בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט, בנושא רפורמת חינוך חינם לגיל הרך מלידה עד שלוש. הצעה לסדר היום שצירפנו לאותו נושא, מאחר וכבר קבענו בוועדה, אבל זה באותו נושא, תוכנית חינוך חינם מגיל לידה ועד גיל שלוש. חבר כנסת יעקב אשר, חברת הכנסת אורית פרקש הכוהן, חבר הכנסת אחמד טיבי, חבר הכנסת אבי מעוז וואליד אלהואשלה. אחמד, לפני שאני נותן לך את זכות הדיבור,

השר הגיע ואנחנו מברכים את זה ששר החינוך, יואב קיש, טרח להגיע, למרות סדר היום העמוס, כפי שאתם יודעים, אנחנו לפני הצבעות על התקציב ויש עבודה רבה במשרד, הן ברמה הפדגוגית והן ברמה התקציבית. אני רק רוצה לומר שאני רוצה לברך קודם כל, את התוכנית של ראש הממשלה ושר החינוך, להביא לשולחן אזרחי ישראל, את הנושא הזה של חינוך חינם לגיל הרך. אין לי ספק שזה עדיין לא מושלם ולא הגענו למנוחה ולנחלה, אבל עצם הרצון ועצם זה שהשר וראש הממשלה, מקיימים את ההבטחה ומקדמים את הנושא,

בכל הכוח, הן ברמה הפדגוגית והן ברמת השטח, מנסים לקחת בחשבון, את כלל ההיבטים שיש סביב הנושא הזה. אני יודע שיש טענות רבות וקיבלתי ניירות עמדה וקיבלתי גם חלק מהביקורת ובטח, נקבל, גם במשך הוועדה וזה בסדר וזה לגיטימי. אני רק רוצה לומר, לפני שאני מתחיל את הדיון, שכל הנושא של משפחתונים מפוקחים והיה לי על זה המון שיחות, גם עם צוות השר וגם עם השר בעצמו, לא נמצא תחת משרד החינוך, אלא נמצא תחת משרד העבודה, גם לי הייתה ביקורת סביב הנושא והנושא בטיפול, מול שר העבודה ואני ביקשתי ממנו לבוא ולהצטרף לדיון וכנראה, במשך הדיון, השר בן צור עוד יגיע, כדי לבוא ויש לנו איזשהו רעיון, אני מקווה שהוא יוכל לבוא לפה עם בשורה. חבר הכנסת אחמד טיבי בבקשה ולאחר מכן השר ואז ארגונים וחבר כנסת,

תודה, מכובדי, כבוד השר. בישראל יש קרוב ל-4,000 משפחתונים, בהם מתחנכים מטופלים, קרוב ל-20 אלף פעוטות, עד גיל שלוש. המשפחתונים ברובם, פועלים בפריפריה הגאוגרפית והחברתית של ישראל. מטרת המשפחתונים המפוקחים היא להקנות חינוך וטיפול איכותי לילדים של האוכלוסיות האלה בפריפריה החברתית והגאוגרפית ואלה השתתף בשוק העבודה, אם ההורים לא יוכלו לשלם עבור שכר הלימוד, יצאו כולם מופסדים, הילדים יפסידו מסגרות חינוכיות, בטוחות ואיכותיות והאימהות יפסידו הזדמנות להיות חלק משוק העבודה, להתפרנס ולהתקדם. מטרת התוכנית שהוצגה היא הבטחת תוכנית חינוך וטיפול חינם לילדים, מגיל שלושה חודשים עד שלוש. ילדים לא נולדים כידוע בגיל חמש, לא יתכן שהמדינה תפקיר את ההורים הצעירים, לטפל ולדאוג לבד, בכוחות עצמם, עד גיל שלוש, תקופה מאוד משמעותית ועצבת את אישיותו של הילד, שבה ההתפתחות הגדולה והחשובה שלו, דווקא בתקופה הזאת ולכן יש להבטיח תנאים אידיאליים, להתפתחות הזאת של הילד. הזכות לחינוך היא זכות ייסוד ויש להבטיח חינוך איכותי ומשמעותי, לכל ילדה וילד, ברמלה, באום אל פחם, טייבה, תל אביב, באר שבע,

בכל מקום, ללא הבדל. לצד החינוך לילדים, צריך להבטיח את תנאיי העסקה של העובדות, הצוות והסייעות. אסור שהניסיון לעמוד,

בהבטחת בחירות זו, תבוא על חשבון הסייעות והצוות. אין פתרונות קסם, צריך לטפל בבעיות הקיימות לעומק, להבטיח, מכובדי השר, תנאי העסקה טובים, למי שמבלות שעות ארוכות עם הילדים שלנו, לא לזרוק הבטחות להקמת כיתות חדשות ומבנים, מה הטעם במבנים וכיתות כשאין צוות. כבר היום, מפעילי המסגרות הגדולות, מודעים על סגירת קבוצות קיימות, בגלל מחסור בצוות ועובדים ולכן, צריך לשמור על הצוות הזה, לשפר את תנאיו, דבר שיהיה טוב, גם לילדים, גם למשפחה וגם למדינה בכלל. תודה רבה. תודה רבה. אדוני השר. אני מתנצל שאני חייב לעבור להצעה אחרת, בוועדת הכלכלה. אתה משוחרר אחמד. תודה, בוקר טוב לכולם.

אני שמח להיות פה, אני גם רוצה לומר לך ולכל חברי הוועדה, תודה רבה על כל העשייה, לכל אורך התקופה, אבל בוודאי גם עכשיו, לקראת התקציב, אני יודע שהייתה פה החלטה בנושא הגפן שקידמתם שהיא מאוד חשובה, כי היא חלק מהגמישות שאנחנו רוצים לאפשר למנהלים, בהפעלה של התוכנית ובסך הכול, מדובר בנושא חדש שאנחנו מתחילים להתגלגל איתו ואכן, יש קשיים בחוק הקודם וטוב שהשינוי עבר ועבר באמת, בשביל לאפשר את הגמישות, לקראת תקציב חוק ההסדרים, אז זה לגבי זה. קודם כל, יש לי גם מצגת,

אם אפשר יהיה לשים אותה. אני מתחבר למה שאמר חבר הכנסת טיבי, הוא דיבר על חשיבות החינוך בגיל המוקדם, זה לידה עד שלוש,

דרך אגב, לא קורה בהרבה מדינות בעולם, יחסית בעניין הזה, ישראל פורצת דרך, אבל אנחנו יודעים שכל מה שנשקיע בגיל הצעיר הזה, יאפשר באמת, נקודת פתיחה וזינוק יותר משמעותית לילדים ולכן, החלטנו להוביל את המהלך הזה. המהלך הזה, אני חייב לומר, מה שחשוב זה להבין שמדובר במהלך הדרגתי, אנחנו לא עושים את זה בזבנג אחד,

כאילו, באמת זה אירוע שמאוד משמעותי. יש, מי שזוכר שנכנס הנושא של חינוך שלוש עד שש, אחרי המחאה של הקיץ, אז גם אז היה מהלך הדרגתי והיום זה נראה לכולנו טבעי שלמעשה, יש גנים לילדים והנושא של גיל שלוש עד שש, מוסדר בצורה מלאה. אני מקווה ומאמין שבאמת, במהלך של שנים ספורות, מאוד תלוי בקצב הבינוי,

בין שלוש לחמש שנים, איך שנצליח לעמוד בקצב הבינוי, נוכל להגיע לשיעור מאוד גבוה של לאפשר לפעוטות את המסגרות של מעונות הסמל. נמצאים איתי פה, בעצם, כל הנציגים הרלוונטיים של המשרד, מאינה זלצמן שהיא סמנכ"לית בכירה שמנהלת את המנהל הפדגוגי, נאוה פרץ ממונה על מעונות היום, אורנה פז, מנהל אגף א', לחינוך לגיל הרך ונועה צור פרוייקטורית בכירה, לפרויקט של לידה עד שלוש וכספים, דודי מזרחי, מנהל אגף בכיר תקציבים, שבאמת, יחד עם כל, כמו שאמרת, התקציב והכול, באנו לפה, רק בשביל להראות,

כמה הנושא הזה חשוב ומהווה מהלך מאוד משמעותי במשרד. צריך לזכור, דרך אגב, שהמהלך הזה של המעונות והמעבר, היה למשרד החינוך, רק בממשלה הקודמת, באמת ואנחנו עדיין בשלבי,

התארגנות בכלל, לכל האירוע הזה, אז יש פה מעין, מאמץ על מאמץ, אבל אנחנו קיבלנו ודאגנו לקבל בתקציב, את כל הכלים שאנחנו צריכים, בדיוק בשביל הדבר הזה ואני אעבור על זה במצגת, לפני שאני נכנס למצגת, אני אעשה רגע עוד דיוק אחד שחשוב לי לומר, כמו שאמרת, יש עוד שני משרדים שמטפלים בפעוטות עד גיל שלוש, משרד העבודה במשפחתונים המפוקחים שזה, לא עבר למשרד החינוך, אז אני מניח שיגיע לפה השר וייתן התייחסות וגם משרד הרווחה שמטפל במה שנקרא, על חינוך מיוחד במעונות האלה, גם שם יש בעיה, דרך אגב, שאנחנו, לפחות לנושא שלנו, למעונות היום, פתרנו וזה הקושי שדיבר עליו חבר הכנסת טיבי, בכוח אדם ובתנאים והשוואת תנאים של מטפלות, לעובדות של הגנים, של השלוש עד שש, זאת אומרת, שלא יהיה מצב והמצב הזה היה מאוד רגיש, שמטפלות שלנו עברו להיות סייעות ובעצם, היינו באירוע מאוד קשה של חוסר כוח אדם. נחתם לאחרונה באמת, בעידוד שלנו,

זה העבודה של האוצר ופה צריך גם להגיד תודה לאוצר ולשר האוצר, בצלאל סמוטריץ שהבין את העניין הזה ויחד עם משרד האוצר, השלים את המהלך, מול שיפור ועדכון תנאי המטפלות, ברמה שהוא יהיה זהה לסייעות ולמעשה, כולל השוואה בשעות הפעילות, אנחנו נעבור על זה בהמשך, אבל יש פה מהלך מאוד משמעותי ואני אומר לך,

זה צריך גם לחול,

על משרד העבודה הרווחה והעניין הזה התקדם. מעונות שיקומיים, אדוני. על זה הוא דיבר. אני יודעת, אבל זה נשאר בחוץ, סייעות שלנו, בורחות לחינוך. ברשותך, הנושא הזה, תהיה וועדה משותפת, של וועדת הרווחה וועדת החינוך, אנחנו כבר על הנושא ואני מקווה שזה ייקרה עוד השבוע. אז בוא נעבור בבקשה למצגת, אפשר לעבור לשקף הבא, ומה למעשה, איפה אנחנו, במה נגענו וכמו שאתם רואים, יש שני דברים שהם יחסית מיידיים ואחד שהוא בהליך מדורג. ראשית, אנחנו רצינו לגעת בעומס הכלכלי שכל זוג צעיר מכיר, נולד ילד,

בשורות טובות ושמחה גדולה וכולם, מצד אחד, מחכים שיגיע לגיל שלוש שאפשר יהיה לשים אותו בגן עירייה והעומס הכלכלי ירד, זאת אומרת, המחיר משתנה, בארץ המחירים לא קבועים, זה מ-2,000 וקצת ויכול להגיע גם ל-4,000 ואף יותר, במקומות קצה אחרים וזה סכום שמלווה אותך לכל שלוש השנים הראשונות, בדרך כלל לא כולם מיד, מגיל לידה זה קורה, חצי שנה, לפעמים שנה,

בשנים האלה זה בוודאי מאוד משמעותי ויורד לאחר מכן ומקווים שבעזרת השם יבואו גם עוד ילדים והמדרגה הזו, היא מדרגה שקיימת לבעצם, בגידולו של כל ילד והרעיון הוא להוריד שכבה מאוד משמעותית, מהמדרגה הזו, של קרוב ל- 940 שקלים לחודש, למשק בית, עבור כל פעוט. זה מתנהל בעצם, כתוב מידי, אבל המשמעות של מידי זה משנת המס הבאה, מה-1.1.24 שמתנהל בצורה שמצד אחד, מס הכנסה שלילי ומצד שני, נקודות זיכוי, אני חייב לומר לכם עוד דבר שראינו שיש פער,

מס הכנסה שלילי ונקודות הזיכוי, זה לא חותך אחד את השני ויש פה פער מסוים, לדעתי מסדר גודל של 6,000 שקלים עד 8,000 שקלים הכנסה, שמצד אחד, אתה לא זכאי למס הכנסה שלילי ומצד שני, לא לנקודות זיכוי, זה מהווה, לפי בדיקת האוצר, כ-20 אחוז מההורים, שלמעשה,

נשארו מחוץ לעניין הזה והעניין הזה לפתחנו ואנחנו מקווים למצוא את הפתרון ולהשלים את הפער הזה, כדי שכל הורה במדינת ישראל שעובד ושם את הילד שלו בגן, יוכל אכן, למצוא את הפתרון, בין במס הכנסה שלילי, או בנקודות זכות, אז זה הנושא של ההקלה ביוקר המחייה. יש פה עוד שני רגליים מאוד משמעותיות שעליהם אני,

לא אעריך יותר מידי, כי יש פה את הצוות ואינה, אני חושב שיש לך מצגת גם כן, את תעברי על זה בפירוט, אבל כמובן,

הדבר המרכזי בתוכנית, דרך אגב, זה להקפיץ מדרגה, את מעונות הסמל, בכל מה שקשור לחינוך ולפדגוגיה ולהכשרה בשלב המאוד מוקדם הזה, לאפשר קפיצה במעונות הסמל וזה בשורה מאוד גדולה ואינה תעבור על זה בפירוט ובסוף וזה באמת, תהליך מדורג, גם דיברו פה על מספרים, אנחנו עם כ-550 אלף פעוטות בגילאים האלה, יש היום במעונות הסמל, כ-120 אלף, עם מקומות פנויים לעוד 40 אלף,

נוכל להגיע, יחסית מהר, בתשתית הקיימת, זה שאלה של כוח אדם שאני מקווה שניתן לזה מענה,

בתוכנית האחרונה, להגיע יחסית מהר ל-160 אלף ואז אנחנו הולכים לבינוי,

מיליארדים רבים בשביל להוסיף ולהגיע, בתהליך של חומש, אני מניח שנגיע לסדר גודל של 80 אחוז מהפוטנציאל, כבר יהיה מעונות סמל, יהיו מקומות, דרך אגב וזה בסדר גמור שיישארו גנים פרטיים, כל מי שירצה לתת תוספת, או דברים נוספים ואנחנו יודעים, איך עובד שוק פרטי, יש תמיד סגמנטים שנהנים ויכולים להרשות לעצמם, איזשהו שירות יותר מוגבר, בעלות יותר גבוהה, אז כנראה, יישאר, זה לא תופעה שאנחנו,

מתנגדים לה, או רוצים להילחם בה,

אנחנו רוצים לבסס, כמו בעצם, בחינוך הממלכתי, איזשהו רף מסוים מאוד משמעותי, של חינוך שיאפשר לכל בית בישראל, את הדבר הזה. כמו שאמרתי, אני לא הולך להאריך בהמשך יותר מידי. דיברתי על ההקלה ביוקר המחייה, את הפער בין הנקודות זיכוי למס הכנסה שלילי, אנחנו נצטרך לסגור. שקף הבא, פה אני אדבר רק ברמת הכללית וכמו שאמרתי, אינה את תיכנסי יותר לפרטים. אנחנו שינינו את היחס המטפלות-פעוטות, זה אחד הדברים הכי מרכזיים ביכולת לטפל, בסוף, המטפל בסוף במעון ולהיות מסוגלים לתת יחס טוב, ברור לכולם שככול שיש יותר אנשי צוות, פר פעוטות, אז אנחנו רואים העלאה ביכולת לטפל בילדים. דיברנו על המטפלות, על ההכשרה נדבר בהמשך והפיקוח והפדגוגיה נדבר בהמשך,

זה נושא הבינוי, אפשר יהיה לדבר, מי שירצה אחרי זה לשאול, דודי הוא בנושא התקציב, יש גם צד שלם של בינוי שאנחנו עוסקים, אתם מכירים את זה היטב מנושא של בינוי כיתות, יש פה גם נציגות של השילטון המקומי שאיתנו, אז יש לנו אירוע, אני בעניין הזה בטוח שהשלטון המקומי, גם יתגייסו, להכשיר מקומות ולהוביל מהלך של מעונות. אנחנו באמת הולכים לעשות מהלך מאוד משמעותי, כולל הסרת חסמים ולהקל ברגולציה כדי לייצר מוטיבציה, גם לגנים פעילים, פרטיים, להיכנס להגדרות סמל ולאפשר לנו, מצד אחד לוודא את רמת הפדגוגיה והחינוך שנמצא בהם ומצד שני, לתת מענה לביקושים. שקף הבא, כל התוכנית, סדר גודל, של חמישה מיליארד, זה עדיין לא בהבשלה מלאה,

בהבשלה מלאה זה עוד יעלה מעבר, זה כולל התהליך, מה שנקרא, צמיחה והדבר הזה, תוכנית מאוד משמעותית שבאה להקל על יוקר המחייה, לזוגות צעירים, באמת, בשלב שאנחנו כולם יודעים, כמה חינוך חשוב מצד אחד וכמה, לא פשוט ומורכב זה לשלוח את הילדים לגנים ולדאוג שיקבלו את החינוך הטוב שאפשר. אז זה הדברים, אני חושב שזה ברמת הבולס, כמו שאמרתי, אני אתן לאינה, אבל אולי לפני אינה, אם אתה רוצה מהח"כים שאלות, מהציבור אני הייתי מעדיף שאינה. משה, בבקשה. בוקר טוב אדוני השר, שמחים שאתה כאן.

וועדת החינוך אני חושב הוועדה הכי חשובה בכנסת והגיל הרך הוא הכי חשוב בחינוך. נזכיר את הנתון שיש פה הרבה מאוד אנשי מקצוע שיודעים, אני חושב שהכי קל לכמת אותו, בגיל שלוש, ילד ממשפחה חזקה ולא משנה איך נשפוט אותו, 1,200 מילים באוצר המילים, ממשפחה מוחלשת, 300, זה אומר כשאנחנו מתחילים לצמצם פערים במערכת החינוך, אנחנו כבר בפער של פי ארבע, שאנחנו לא מצליחים לסגור אותו ולכן החשיבות של מה שאנחנו עוסקים בו, יוזכר כאן גם בהמשך, עולה מהמחקר של הממ"מ שההשקעה הציבורית בישראל, בגיל הרך היא מהנמוכה מתוך המדינות ב-OECD ובמובן הזה, התיקון שהממשלה באה לעשות הוא מבורך. בהיותנו גם מדינה כל כך צעירה אז ההשקעה שלנו, פר ילד היא פשוט נמוכה. שתי הערות לתוכנית שהוצגה פה, אולי שלוש,

ששכר המטפלות זה הדבר החשוב ביותר, אבל אנחנו חייבים לראות את כל התמונה, בגלל העיוות הרגולטורי שנוצר, בין שלושה משרדים, אם אנחנו מעלים שכר במקום אחד ולא מעלים באחרים, מה שייקרה לנו וזה קרה כבר בעבר, זה בריחה מעל כשבעה ילדים, למתחת שבעה ילדים, כלומר להיפך מהרווחה לחינוך וחייבים לראות פה את התמונה המלאה, אחרת אנחנו מחזקים צד אחד, נזכור שרק 27 אחוז מהילדים, מאותם 550, או 570 אלף, נמצאים במסגרות, אנחנו חייבים לראות את התמונה המלאה, זה קרה בעבר, גם עם שכר סייעות בצהרונים, העלנו במקום אחד, לא באחרים, פשוט זה הייתה בריחה פנימית, לא באמת שיפרנו את המצב. דבר שני, בנושא הבינוי, ראיתי כאן הרבה כסף וזה ראוי שיושקע, אני חושב שיש שני דברים שלמדנו, מעולם גני הילדים, צריך להשליך ללידה עד שלוש הראשון, זה עידוד בנייה לגובה, אנחנו מדינה עם מעט קרקע ואי אפשר להמשיך לבנות מעונות יום, על קומה אחת, אפילו שתי קומות. יש פיילוטים, משרד החינוך נכנס אליהם לפני כמה שנים וצריך לבנות פה מבנים של הרבה מאוד מעונות במקום אחד, כולל בנייה לגובה. יש לזה הרבה מאוד פתרונות היום, כל המדינות,

לערים זה פתרון ראוי ונכון. בהקשר הזה של הבינוי, מטלות יזם, שוב, אפשר לעודד את ראשי הערים, להפעיל מטלות יזם, דווקא למעונות, על ידי תקצוב של המשרד,

אם המשרד יבוא ויאמר, אתה מעודד מטלת יזם, תשים עשרים אחוז, אני שם עשרים אחוז, זה דוגמא לכסף פרטי שנכנס לתחום ויגדיל מאוד את התחום הזה. לא הבנתי. אני אומר שוב, עולם הבינוי הציבורי שלנו רגיל להישען על כסף של המדינה והשלמה, אם יש לרשות המקומית. בעולם גני הילדים ומעונות היום, אפשר לעודד אותו מאוד - - - אומרת למפעיל של הגן לאחר מכן. לא, לאו דווקא, מטלות יזם לבינוי, הרי אנחנו מדינה שבונה, היזם לצורך העניין זה קבלן.

אם זה קבלן שמקבל שטח בעירוב שימושים והולך ובונה בניין ונותן את הקומה ראשונה לזה, זה נקרא עירוב שימושים.

על זה אני מדבר, אל עירוב שימושים, באמצעות עידוד מטלות יזם, לבינוי חינוך.

מה שקורה ברשויות המקומיות, יש קרב מי מקבל,

כמי שבא מהרשות המקומית, מי מקבל את מטלות היזם? אם משרד החינוך, בעידן של מצוקה במעונות, ישים כסף על החלק של עידוד מטלות היזם למעונות היום, הדבר הזה הוא דוגמא להכפלה של כסף, אתה שם שקל, מקבל עשרה ונקודה אחרונה ובעיניי,

היא המשמעותית ביותר, יש המון להשקיע בגיל הרך, יש לנו פה עמותות שעוסקות בזה, בצורה מאוד מאוד יפה ואנחנו נעזרים בחומרים שלהם,

כמו תמיד בחינוך, האלמנט מספר אחד זה האדם שנמצא בכיתה, או המקרה הזה במעון, או בגן וכאן אני חושב שבנוסף לצעדים שהוצגו, צריכה להיות כאן תוכנית אסטרטגית של נושא חוץ כוח אדם בגיל הרך במעונות, כולל גם אלה שמתחת לשבעה ילדים שהם עדיין לא באחיות משרד החינוך, מן הראוי שזה ייקרה בהקדם, כי זה המשתנה שישפיע הטוב ביותר, על איכות המסגרות. תודה. סימון בבקשה. תודה רבה אדוני. אחד הדברים היפים פה בוועדה שזה הרבה פחות פוליטיקה ויותר תכלס, זה החינוך של הילדים שלנו בסוף ואנחנו ככה נוהגים, כל החברים, גם בנושא של הדיון שציינת שבוע שעבר, על הגפן,

לא היה פה אף אחד נגד, בהצבעה עצמה אפילו, אבל צריך לזכור דבר אחד, הנתון של 550 אלף ילדים,

במעונות היום,

בשכבת הגיל הזאת, 390 אלף נמצאים במעונות יום שהם ללא סמל, שזה רוב מכריע וכשאנחנו מדברים על המטפלות ואנחנו דיברנו פה, לפחות ארבעה דיונים, כמה חשוב לעלות את השכר שלהם, את הידע שלהם, את המקצועיות שלהם וחבר הכנסת קינלי הזכיר את הנושא הזה שבעצם, בגיל הזה, הם צריכים לקבל את הטוב ביותר.

אני מבין שמי שיקבע את השכר זה אותם מפעילים,

הכסף עובר למפעילים והפעילים הם אלה שיביאו את הכסף למטפלות,

אין משהו בחוק שקובע, כמה כל מטפלת תרוויח. עכשיו, יכול להיות שבמקום מסוים, יתנו יותר, מקום מסוים יתנו פחות, אבל הדבר המרכזי שתהיה פה זליגה, ממעונות ללא סמל, למעונות סמל,

תקבל במעונות ללא סמל, 40 ₪ לשעה, אבל במעונות עם סמל, ייתנו לה 60 ₪, אז היא פשוט תעזוב את מקום העבודה שלה ואז אותם מעונות שהם הרוב, דיברנו על 390 אלף ילדים, יישארו ללא מטפלות. יותר מזה, אלה שמחזיקים את רוב המעונות יום, בשכבת גיל הזאת, ללא סמל, הם אלה שבעצם, לא עוזרים להם, כי מדובר על צפיפות הדירה בתוך הכיתות, מדובר על השכר למטפלות, אני יודע ובשיחות עם אנשים שמכיר שמפעילות את המעונות האלו, עד עשר, אחת עשרה בלילה,

בשיחות טלפון, מי יבוא לעבוד מחר, הם לא יודעות, אם יפתחו את יום העבודה, לכן כשאנחנו מדברים,

על שכבת גיל הזאת, צריך לזכור שהרוב, נמצא במעונות ללא סמל, הם אלה שבאמת מחזיקים את האלונקה הזאתי, את האלונקה של הגילאים האלו ואנחנו צריכים לתמוך ולעזור להם. אני דיברתי אתמול עם בעלת גן, באזור שאני גר, היה לה גן מאוד מאוד ידוע, לא חשוב מה השם והיא סגרה אותה ועברה למשפחתון בבית, שאלתי אותה,

איך עשית דבר כזה? גן לאיזה גילאים? ללידה עד שלוש. היא סגרה את הגן והוא היה גן מצליח, היא אומרת שבמשפחתון עד שבעה ילדים, היא מרוויחה יותר כסף, היא לא עומדת בנטל של להפעיל גן ילדים, מבחינת כל הרגולציה, מבחינת כל המיסוי, מע"מ, כל הדברים שאנחנו שוכחים אותם, לא דיברנו אף פעם על הנושא של מע"מ, כי אם אנחנו נעזור להם בנושא הזה אז תהיה אפשרות להפעיל את הגן, בצורה יותר יותר, אולי עם פחות ילדים, אולי לשלם יותר למטפלות, לסייעות, לכל מי שמפעיל את הדבר הכול כך חשוב על זה. בסוף, אני רוצה להגיד משפט אחד, אנחנו פה בוועדה ואמרתי את זה ליוסי כל הזמן, אנחנו ניתן גב מלא ונתמוך בכל דבר שטוב לילדים שלנו ואני חושב שאתה על זה השר ואני יודע כמה זה חשוב לך וצריכים בכל הרפורמה, או בכל השינויים שצריכים לעשות, לזכור את ה-390 אלף שנמצאים במעונות ללא סמל, הם בעצם, מחזיקים את האלונקה של כל מעונות היום במדינת ישראל.

חברת הכנסת צגה. אני יכולה לברך את שר החינוך, אני מברכת אותך, את כל מי שעסק בעניין,

סוף סוף הגיע הזמן וזוגות צעירים, מוטרדים גם מהחזר משכנתא ונוסיף על זה גם הילדים, הדבר הזה יקל מאוד, אבל נקודה מאוד חשובה, חברי,

מה שאמרת, לגבי המטפלות,

כשאנחנו מסתכלים על השכר שלהן, אנחנו נותנים את הדבר יקר לנו, שישמרו עליהם, השכר שלהם כל כך זעום, אז גם המקצועיות שלהם ואנחנו רואים גם, רובם עובדים במשרה מלאה, ממה שאני בדקתי בשיחות שהיו לי עם כמה, אמרו לי שהן לא עובדות משרה מלאה, כי לא משתלם להן. את הדבר הזה צריך לקחת,

שזה לא ייראה כמו שסימון אמרת, שכאילו, מתי יפתחו, יש לי מטפלת,

אז הדבר הזה צריך להיות מקצוע מכובד, מי שהולך לזה ירוויח כמו שצריך, התנאים שלהם ולא 70 אחוז משרה ולא 50 אחוז משרה, הדבר הזה צריך לקחת בחשבון, כתוצאה מזה, גם הכבוד עצמי של אנשים באמת, מטפלים בדבר הכי יקר לנו והעתיד של המדינה. תודה רבה.

חבר הכנסת אבי מעוז, בבקשה. תודה, גם אני מצטרף לברכות, לממשלה, שר החינוך, שר האוצר. אני גם רוצה לשים דגש, דווקא על רוב המעונות ורוב המשפחתונים שמטפלים ברוב הילדים. צריך לראות, איך הסיוע שהממשלה נותנת ואיך כל התוכנית הזאת, לא גורמת לכך שיהיה עודף רגולציה, על המעונות האלה, כי אנשים הולכים לדברים האלה, לפעמים בגלל שיש רגולציה סבירה ולא מעבר לזה, כי עודף רגולציה, יביא לידי כך שלא עשינו שום דבר, עם הרפורמה הזאת. אני כמובן, אנחנו נתמוך ותבורכו על הרפורמה הזאת. תודה רבה,

ברשותך, כמה מילים לפני שאני יוצא - - - אפשר להגיד משהו לצד הפרטי? אנחנו מול הגורמים המקצועיים. זה חשוב לי שהשר ישמע.

אני חייב לצאת ואני - - - אבל אתה חרצת את דיני, אני בעלים של גן פרטי ואתה נתת לי עכשיו, אורך חיים של חמש שנים, אחר שאני 17 שנים, נותנת לך שירות. יענו לזה, גם הצוות שלי. הגורם המקצועי. זה חבל שאתה לא מאפשר לנו, להביא את עצמנו לידי ביטוי, כי אנחנו הרוב, אנחנו במדינה דמוקרטית ולרוב יש, גם זכות ביטוי. אני אתן לכם, בבקשה, אדוני. אבל זה חשוב לי שהשר ישמע.

שמעתי וקודם כל, אני רוצה להתייחס למה שאמרו חברי הכנסת ואני גם אגיד מילה על מה שאמרת. ראשית, עלה מכולם באמת, נושא המטפלות וצודקים זה גם הסתכלות רוחבית, זה גם הסייעות לגיל שלוש עד שש, זה גם הרווחה, זה גם העבודה, בעניין הזה ואני מסכים מאוד עם הרווחה וזה גם צריך להיות,

אם יש פה נציגי אוצר, כי זה לא בטוח שהוזמנו, אבל בנושא הזה של להתייחס למטפלות בכל התחומים ולסייעות כמקשה אחת, בכל הסכמי השכר, זה נראה לי הכרחי, כי אחרת, אנחנו מוצאים את עצמנו, זה מה שקרה לי, מצאנו את עצמנו, עם זליגה מאוד גדולה של מטפלות, לכיוון הסייעות, עם חשש של איך אני פותח את המעונות ועכשיו אני מניח שהבעיה קיימת, במשרד הרווחה ובמשרד העבודה,

בנושא הזה, קודם כל האוצר הוא מכיר את זה, אמר היושב ראש שהוא יעשה דיון מסודר בנושא הזה, עם השרים הרלוונטיים וחד משמעית זה נושא, כי באמת,

גם הנושא שנדמה לי העלה, דוידסון על הכסף של המטפלות, שבסוף,

צריך לראות איך אנחנו, שלא נותנים עכשיו, לוקחים את הכסף לניהול ולא - - - שהוא צבוע. שהוא צבוע וגם על זה יש מהלך שמתבצע, הם תיכף יפרטו על הדבר הזה, אבל זו שאלה מאוד מרכזית שרצינו להתייחס אליה.

זה למשל הבונוס למטפלות ואתה לא יכול לקחת אותו למקום אחר - - - בונוס התמדה. בדיוק אז זה בדיוק מסוג האירועים האלה. דיברת, קינלי, על הבנייה לגובה, עם הנושא של מטלות יזם, במקום הזה, האינסנטיב ליזם, צריך לבוא מהזכויות בנייה הנוספות שהוא מקבל ואנחנו לא ניכנס כמשרד החינוך, לשנות את המוד, כי פעם זה יכול להיות למעונות יום, פעם זה יכול להיות למעונות רגילים של העירייה, פעם זה יכול להיות לבית כנסת, יש פה עירוב שימושים רחב ויש אינסנטיב מובנה,

ללכת למהלך הזה והעירייה מנהלת את החוסרים שלה ומה שהיא צריכה בשטח, שהיא מקבלת לעניין הזה ודבר אחרון,

מה שאמרתם זה איכות כוח האדם, אנחנו בעניין הזה, שותפים למשימה וחלק מהתקציב שאנחנו קיבלנו זה בדיוק, איך אנחנו לוקחים את כוח האדם ומרימים אותו רמה, על כלל האפשרויות שיש לנו, על זה אינה תרחיב. לגבי מה שאמרת,

בסוף, יש פה מהלך של המדינה ואני מסכים איתך, אני מניח שיהיה, מה שנקרא, מעבר של ילדים, מהגנים הפרטיים, לתוך המסגרות של מעונות היום, אני מאוד רוצה כניסה של גנים פרטיים, למעונות היום, במקום ללכת ולהמציא את הגלגל מחדש ולבנות מקומות ודברים כאלה, זה מהלך שאני מברך עליו, אבל כמו שהיה, משלוש עד שש, גם שם היה, היה אירוע לא קל, יש היום עדיין גנים פרטיים משלוש עד שש, אבל הגנים האלה, יצטרכו למצוא, איזושהי נישה שמייחדת אותם, מה שהם נותנים שירות עודף. למה אתם לא הופכים אותנו לשותפים? למה אנחנו לא חלק מהשיחות שלכם?

שמענו אותכם והגישה הייתה עוד פעם, לתת חינוך שהממשלה מתחייבת לתת אותה, אנחנו הולכים גם במעונות הסמל, זה לא עירייה שמפעילה אותם, זה רשתות וכל גן, או רשת גנים שתרצה להיכנס לאירוע של מעונות הסמל ולבוא ולעשות אדפטציה וזה אני מתחבר ובזה אני אסיים, למה שאמר, חבר הכנסת אבי מעוז שאני רוצה עוד מעט לקרוא לו, סגן השר אבי מעוז, אבל בינתיים הוא חבר כנסת, אני - - - לא, לא,

אתה יכול שהוא יישאר חבר כנסת. לא, לא, הוא יהיה סגן, אפשר גם שר. זה אומרים, אוי לי מייצרי ואווי לי מיוצרי,

איפה אנחנו מעדיפים אותו. אני כבר נתתי את אישורו על מלא, אז אם זה תלוי בי זה קורה. עכשיו, הדבר היחידי שאני אומר בעניין הזה, הורדת הבירוקרטיה על רישום מעונות היום, זה מהלך שאנחנו עושים, בוחנים ואנחנו מתקדמים בו, אז תודה רבה ואינה תפרט.

כבוד השר, אפשר? לא היית פה כשהתחלנו ואני חייב ללכת. אבל יש משהו חשוב מאוד. אנחנו נעביר, השר יישב איתי. 5,045 ילדים גיל שלוש-חמש, בנגב, ללא כיתת לימוד,

הנושא הזה יהיה לנו דיון על זה ודיברתי על זה עם השר. זה בושה, בושה איך שהוא מתנהל ובושה איך שהמערכת.

יוסף, היה פה דיון, נתתי לך שבוע שעבר, דיון פה שעתיים וחצי והנושא הוא חשוב - - - על מה דיון, אם מדברים על גיל לידה עד שלוש - - - יוסף, אתה רוצה לשמוע, או שאתה רוצה להשמיע? הנושא הוא חשוב, היה פה דיון של שעתיים וחצי, היו לי שיחות מאוד מאוד ארוכות,

סביב הנושא הזה והנושא בטיפול ועוד יהיה פה דיון והשר יצטרף לדיון הזה,

לפני שאני נותן למשרד החינוך, לאינה, לפני זה אני רוצה, קרן, בבקשה, רק ברשותכם, שתי דקות ואני הולך לעמוד על הזמנים. לגמרי שתי דקות.

צר לי שהשר הלך ומאוד חשוב לי לומר את הדברים, כי אנחנו מרגישים בהמשך לדברים של השר שאנחנו דה פקטו, על תחילתו של התהליך העלמת החינוך לגילאי לידה עד שלוש וזה קצת ממית כליה וחורבן, על היזמות הפרטית בתחום. אני חושבת שלא באמת, תינתן להורים זכות בחירה, אני חושבת שלא באמת, כל משק בית בישראל, יקבל לכאורה, חוק חינוך חינם, יש אוכלוסיות רבות שלא יכסו תחת המעטה הזה, כמו סטודנטים שיצטרכו לבחור, אם ללמוד, או לעבוד, כמו זוגות צעירים שיצטרכו להחליט, או משכנתא,

את מדברת על הסיפור של נקודות הזיכוי?

זה ביום שלישי יש פה דיון, אז תשימי את זה בצד. יש אוכלוסייה שלמה שנופלת מתחת לרדאר בדבר הזה. אני אומר, את זה שימי בצד, זה בטיפול. ודבר שני שלאור העובדה - -- נקודתי של הסטודנטים, יש דיון. יש אוכלוסייה שלמה שלא נכנסת תחת התנאים המצטברים, לקבלת ה-940 שקלים והדבר השני שחשוב לנו להגיד וכפי שציינו את זה חברי הכנסת הנכבדים שמלווים אותנו, כבר שנים ארוכות, ברגולציה של חוק הפיקוח,

של הרפורמה לפטור משימוש חורג ורואים אותנו שותפים מלאים ומבינים ואני אומרת את זה, הוק ביי הוק, שאנחנו כאן כדי להישאר והדרך היחידה תהיה, לקחת את הגנים הפרטיים וכמו שנאמר וכמו שהובטח, לייצר מסלול ירוק, שאנחנו נמשיך להיות ולתת שירות, אנחנו בדיוק שווי ערך למעונות בעלי סמל היום, אנחנו עומדים בכל קריטריון, הכשרה, ביטחון, בטיחות, עזרה ראשונה, התנהלות בטוחה, כל מה שביקשה השרה לשעבר, שרת החינוך שיושבת כאן, בכבודה ודרשה מאיתנו, עשינו לימין שור. אני יכולה לתת דוגמא אישית, אני בעלת מעון, אני באה לכאן ויש לי מחליפה שממלא את מקומי היום, אני עומדת בכל קריטריון, אין סיבה שהמטפלות שלי, לא יזכו למענק הזה, בסוף שנת ההישארות, אין סיבה שהן לא יקבלו תוספת של עשרים אחוז בשכרן, אין סיבה שהמדינה לא תתייחס אליי, כאל שווה בת שווים. 17 שנים אני נותנת שירות לילדי מדינת ישראל, כולל הכשרות, כולל התאמות, אני כאן, מזה ההתעלמות הזאת? אני ממש דורשת שאנחנו נהיה חלק מהשיח ובתוך העניין. אנחנו לא פחות ואני יכולה להבטיח לך שחלקנו, אפילו יותר. תודה רבה. אני אתייחס גם לזה, תודה רבה. כוח לעובדים, עמרי, בבקשה.

עמרי פז מכוח לעובדים, תודה על הדיון ותוכנית חינוך חינם זה ברור לכולנו שזה נורא חשוב, אבל שוב, אנחנו שומעים שכמו שאמרת גם אתה בתחילת הדברים שבעצם, משפחונים לא נמצאים, לא שמענו את המילה שמתייחסים אליהם,

מה בעצם, התוכנית ששייך אליהם.

על מי שלא מכירה,

מדובר על בסביבות חמישה ילדים בבית של המטפלת, זה מטפלות עצמאיות, הן נמצאות בבית, הן נמצאות בפריפריה הכלכלת-חברתית של ישראל, בעיקר שם, כ-20 אלף ילדים שמגיעים יומיום למסגרות האלה והם בקיץ האחרון,

לאחר הרבה מאוד שנים, להעלות את התעריף וגם תעריף באזור ה-300 שקל שיתחיל שנה הבאה, 400 גם השנה עלה בעוד מאה. יחד עם זאת, מדובר בעלייה גבוה ומדובר על עלייה שתהיה כבדה על ההורים ולא שמענו שום דבר על התוכנית הזאת. אז אמרתי תחילת דבריי, סליחה שאני קוטע, אמרתי בתחילת דבריי שהנושא הזה של משפחתונים המסובסדים נמצא תחת משרד העבודה,

עדיין שמה ולכן, ביקשתי ממשרד העבודה, לבוא ולהצטרף, אני קווה שבדקות הקרובות יגיע לפה. יש לנו איזשהו מהלך, הוא לא ייתן מענה מלא, אבל אני מאמין שאני מוביל פה איזושהי תשובה, לנושא הזה,

אני חושב שמדובר פה באפליה, אפליה קשה וזה משהו שלא נלקח בחשבון. פעם אחר פעם, רואים אותו אגף, אותו עניין של סמל ועדיין למעונות מתייחסים, משפחתונים לא, זה לא ברור לנו, למה מדובר על אנשים שצריכים את זה ולא איזשהו אמירה באוויר,

זה רוב הילדים שנמצאים בדרגות נמוכות שצריכים עלייה של 300 שקל שתהייה רק על הורים, תהיה קשה וזה גם יפגע במטפלות, כי גם הן בסופו של דבר, אנשים ירוצו למעונות ויש כאן, מסגרות שעובדות טוב, נותנות חינוך טוב וצריך לראות שההורים יכולים להמשיך ללכת לשם, בלי שזה מוציא להם את כל הכסף מהכיס. אז עומרי, קודם כל, ברוך הבא, כבוד השר. כפי שאמרתי לך, לאחר פרסום התוכנית, היו לי שיחות רבות עם שר החינוך קיש, הנושא עלה והתברר בעצם, באמת שהנושא הוא לא תחת משרד החינוך, אני מדבר על המשפחתונים המסובסדים, אלא תחת משרד העבודה ולכן, ניהלתי שיחה עם שר העבודה, כפי שאמרתי לך,

אם אנחנו נמצא את הפתרון המלא לנושא ואנחנו ערים לכך שיש פה איזושהי בעיה,

מי שנמצא במעונות הסמל, יקבל את הסבסוד ומי שנמצא במשפחתונים המסובסדים, ההורים יצטרכו כנראה, לשלם את התוספת הזאת ולכן, השר ער לנושא, חשיבות הנושא ברורה לאחרים ולכן גם השר הסכים להגיע,

באתראה קצרה מאוד, מהבוקר לעכשיו. אדוני השר, אתה רוצה להתייחס לעצם הנקודה?

אני רוצה לומר, אני באמצע דיון בוועדת העבודה והרווחה, אבל מצאתי לנכון להגיע ולהגיד שאני ער לנושא הזה, אנחנו נצטרך למצוא את הפתרונות, הן פתרונות תקציביים בעיקר, נצטרך למצוא את הפתרונות. לא יתכן שאלפי משפחות שמשתמשות כרגע במשפחתונים, לפחות במקומות שאין להם פתרונות של מעונות, אין מעונות, יש מקומות שאנשים רוצים ללכת למעון, אין מעון, הוא נאלץ בלית ברירה, להיכנס למשפחתון, שם אנחנו צריכים לתת את הדגש, אם בנאדם יש לו מקום במעון והוא בחר ללכת למשפחתון, זאת תהיה בעיה שלו והוא יצטרך לשאת את העול הכספי שנובע כתוצאה מכך, אבל נצטרך למצוא את הדרך והפתרון, נבוא בדברים, גם עם משרד החינוך וגם עם משרד האוצר,

כיצד אנחנו נותנים פתרונות, במקומות שעדיין, אין בינוי של מעונות ואם בעתיד יהיה,

אבל כרגע, בנקודה הזאת שאין, אנחנו נעשה את הכול שההורים האלה, לא יקופחו, בגלל שמדינת ישראל, לא בנתה שם מעונות. זה האמירה שלנו ואנחנו נעשה את הכול, לטובת הדברים האלה, המשרד יוביל את הדבר הזה, מול הגורמים המקצועיים במשרד האוצר, אנחנו נשב איתם ונראה, איך אנחנו נותנים את הפיצוי הזה, לאותם אנשים, כי לא יכול להיות שקבוצות גדולות של אנשים, לא יזכו, לא בגלל שהם לא רוצים, אלא בגלל שאין להם. תודה רבה. תודה רבה אדוני השר. אז אני חושב שהדברים ברורים, כפי שהשר אמר, אני ביקשתי גם משר החינוך, אני רוצה גם לפרוטוקול, לקבל את התוכנית הבינוי המפורטת, איפה המדינה באמת, הולכת לבנות והאם יש איזושהי העדפה, במקומות שאין עדיין מעונות היום,

לבוא ולתת את המענה. הנושא בטיפול ואני מקווה באמת שעוד, לפני העברת התקציב,

אני עמדתי על כך בבוקר ואני ביקשתי משר העבודה להגיע, כי אני לא מוכן לאפליה הזאת ואנחנו לא ניתן שהורים, בפרט מהפריפריה, יבוא ויצטרכו לשלם שכר נוסף, לילדים שלהם, כשבמקביל, בערים, איפה שיש פיתוח גדול של מעונות היום, הורים לא ישלמו, לא יתכן, אנחנו חייבים לבוא ולתת את המענה הזה וניתן את המענה. אני רוצה רגע משפט.

ברשותך, חברת הכנסת ששה ביטון.

משפט על מה ש- לפעמים הדברים,

ראית פעם את הסרט מציצים? אז יש הפוך, גוטה הפוך, לפעמים אנחנו חושבים הפוך ממה שצריכים לעשות, יש פה את הרוב המכריע, אנחנו רואים במספרים של המעונות ללא סמל, אנחנו רואים פה שהם בעצם, רוב העול נמצא עליהם, אז במקום שעכשיו המדינה תבוא תגיד,

ניקח אותכם, תהיו שותפים שלנו, אתם תהיו חלק מאיתנו, גם מבחינת המטפלות וגם מבחינת התוספות וכל מה שצריך, אז אנחנו עכשיו מדברים,

עכשיו ללכת לבנות מעונות, מדובר על מיליארדים רבים במדינת ישראל כדי לצמצם את הפער, צריכים מצד אחד לבנות, אבל מצד שני, אנחנו שוכחים אותם, המדינה פשוט, שמה אותם בצד, לא מתייחסת אליהם ורוב הילדים נמצאים שם, הם פשוט נמצאים שם. זה לא הלמה, זה סופר הלמה. אז אני אומר, בוא רגע נעצור את הרכבת הזאתי, כי אנחנו לא נצליח לבנות מחר בבוקר, אלפי כיתות למעונות היום, בוא רגע נעצור ונעשה שיח עם המעונות ללא סמל כדי לראות איך אנחנו,

מחזקים אותם לשנה הבאה, כי הם יצטרכו לפעול שנה הבאה, המטפלות יצטרכו להישאר גם שם, אנחנו צריכים לחזק את המטפלות, שלא יברחו להם משם, כי הם יישארו בלי מטפלות ואז לאיפה ילכו הילדים? לצערי, אבל הוועדה הזאתי,

השר פרש, אין פה שום תכלת, אנחנו מדברים ומדברים ומדברים, לאוזניים ערלות, אין פה אף אחד שיכול לקדם את זה,

קודם כל יש פה יו"ר וועדה ותאמיני שהוא מאחורי הקלעים וגם בתוך הקלעים בוועדה, מוביל את המהלך הזה, יש לי דעה ויש פה אנשי המקצוע - - - הלוואי. ויש פה חברי כנסת, אופוזיציה וקואליציה ואנחנו יחד וכפי שאמרתי - - - לא, אין פה אופוזיציה. לכן אמרתי, חברי כנסת מאופוזיציה וקואליציה. אמן כן יהיה רצון. יוסי, אני רק אתן לחברת הכנסת שאשא ביטון, חברת החינוך לשעבר להתייחס לנושא, אחר כן ניתן לארגונים ואני בכוונה, אתן היום לארגונים, לפני משרד החינוך כדי שמשרד החינוך והגורם המקצועי, יוכל להתייחס גם לדברים שלכם, שאשא בבקשה . תודה רבה, כבוד היושב ראש. יש לי היום אולי את הזכות להסתכל על הדברים,

במעטפת קצת יותר רחבה ולא רק מהמקום של משרד החינוך, אפרופו מה שנאמר כאן על ידי השר ואני מוכרחה להגיד לך שלעניין של הסבסוד, אין שום קשר עכשיו,

מבחינת איפה זה שייך,

אם זה במשרד החינוך, או כל התוכניות העתידיות, כי המדינה באה, לצורך העניין, כביכול ואמרה, אנחנו רוצים לסבסד להורים ואז ההורה, זה לא משנה לו, אם הילד נמצא במשפחתון, או במקום אחר, כמו שהמדינה לקחה על עצמה, לסבסד את העלייה, במעונות היום שנמצאים בפיקוח, תחת משרד החינוך, אותו דבר יכלו לעשות לגבי המשפחתונים ולהגיד, את מה שנקבע בוועדת המחירים, אנחנו סומכים, אפילו שזה - - - מסכים איתך ולכן כשהתעורר הנושא בפניי, מיד פניתי לגורמים - - - למה לעשות את זה - - - אני אומר,

הייתי צריך להתערב בזה ושר נענה ואני מאמין שהנושא יטופל - - - זה צריך להיות לכולם.

זה שזה לא קרה זה אפליה ואני לא מוכן להסכים עם האפליה הזאת ולכן, לקחתי את הנושא על גבי ואני הולך עם זה, עד הסוף, גייסתי את שר העבודה לנושא הזה ואנחנו הולכים לטפל בזה. זה כולל את ההכשרות, יוסי תתייחסו לזה גם. כן, אנחנו תיכף נדבר גם על ההכשרות. שלא יספרו סיפורים פה, האוצר יכול לקחת את הנושא הזה ולחבר גם את המשפחתונים. לגבי העניין של הרפורמה של חינוך חינם זה נחמד, כולם פה מנסים לבקר את התוכנית, אין פה אירוע,

מה שבעצם נעשה זה שכמו שאמרנו בעבר, לקחו את מה שנקבע בוועדת המחירים, את אותה עלייה והמדינה לוקחת את זה תחת חסותה שזה מבורך, זה מבורך, כי זה לפחות, משאיר לנו את ההורים במצב שהם לא משלמים יותר, ממה שהם היו צריכים לשלם, בעקבות העלייה הזו, אבל כל השיח על מכת הסבסוד, נקודות הזיכוי, למי הן מגיעות, חבל מאוד שלא השר ולא אף אחד נשאר פה כדי לתת באמת את המענה הזה, איפה כל אותה קבוצת הורים שלא נמצאת, לא בשכר הגבוה מאוד, כדי שהיא תקבל את אותה הטבת מס והיא גם לא נמצאת במקום הנמוך מאוד, כדי לקבל את מס הכנסה שלילי. השר התייחס לזה, לא היית, אבל השר התייחס לזה והוא ימצא לזה את הפתרון, בין ה-6,000 שקל ל-8,000 שקל, העשרים אחוז האלה, השר דיבר על זה וזה יטופל.

אני לא בטוחה שזה עשרים אחוז, שווה לקבל נתונים כדי להבין באמת, באיזה היקפים מדובר, אבל אני אומר לך,

אדוני יושב הראש, הסיפור על לראות, איך אנחנו מסבסדים, דרך המחיר של המוצר עצמו ומה זה אומר? שיש לנו לחם מסובסד, זה לא משנה מי האדם שהולך לקנות את הלחם במכולת, הלחם מסובסד,

אותו דבר צריך להיות לגבי המעונות, המוצר עצמו צריך להיות מוזל יותר ומסובסד עבור ההורים ולכן, זה לא משנה לי,

מה אני רוצה? המטרה האמיתית שלנו זה שקודם כל לילדים יהיו מסגרות ושכל הילדים יגיעו לתוך מסגרת, שהיא תהיה גם מפוקחת, שהם יהיו בסביבה בטוחה, שהם יקבלו את כל המענים שהם צריכים, מבחינה התפתחותית, מבחינה פדגוגית, אז זה לא ייקרה בשנה, הנה אני אומרת לכם גם כאן, אם אני הייתי במשרד, זה לא היה קורה בשנה, זה תהליך של חמש-שש-שבע שנים, כדי להגיע לאיזשהו משהו שאנחנו רוצים להשיג, אבל אם אנחנו נלך בדרך בטוחה שגם, אם תהיה הרחבה של הבינוי, הבינוי הוא חשוב, לצד,

קליטה של מעונות שכבר יש להם בינוי ויכולים להיות מעונות של משרד החינוך ולהתחיל לעשות את התהליך הזה, בצורה שהיא סדורה ולא רק לזרוק את זה, כאילו זה איזושהי עכשיו כלכלת בחירות. אז אני בטוחה שזו הייתה הדרך הנכונה ואז, כל הנושא של ארנונה למשל, המוסדות האלה מוסדות חינוך, מוסדות חינוך לכל דבר ועניין, המדינה צריכה להקל עליהם בארנונה, הם יכלו להוזיל את המחיר, אנחנו נוכל לדרוש פיקוח, גם על המחירים ולא רק על מה שקורה מבחינה התפתחותית וכו', זאת אומרת יש כל כך הרבה צעדים שאפשר לעשות ולא הדבר הזה שהציגו לנו, כאילו עכשיו, ההורים במדינת ישראל,

הולכים לשלם פחות ואני לא אחדש לאף אחד מכם כלום, אמרתי את זה גם קודם, אנחנו משחקים משחק סכום אפס, כי מצד אחד הם יקבלו נקודות זיכוי, מצד שני, המעונות הפרטיים יכולים להעלות את המחיר, כי אנחנו רואים שהכול מתייקר ומה ייקרה אדוני היושב ראש להורים? ההורים ימשיכו לשלם, במקרה הטוב, בדיוק את אותו דבר ולכן המנגנון הזה שנמצא עם כל הרצון הטוב זה לא מה שיביא את הפתרון ואת המזור שאנחנו רוצים, לא עבור ההורים, לא עבור המעונות ובטח, לא עבור הילדים וחבל. תודה רבה. אני רוצה להוסיף משהו, להתייחס, אני חושבת קודם כל, שר החינוך הסביר את זה, את הקושי של עשרים אחוז הקיים, אני חושבת, התחלה טובה, אני חושבת שצריך לברך עליה, זה התחלה טובה, זה לא יהיה ביום אחד זה תהליך, אבל התחלה טובה, אני רואה בזה, דווקא מבחינה מגמה זה טוב, כי זוגות צעירים זה עומס. צגה, זה פיקציה. לא, זה לא פיקציה. זה פיקציה, כי ההורים יקבלו, מצד אחד 400 שקלים,

המעון יעלה ב-400 שקלים בשנה הבאה והנה, ההורים ימשיכו לשלם את אותו דבר. למה הוא מעלה? כי הוא צריך לשם להון אנושי, יותר כסף. אני לא בעד הטענות, אני רק אומרת שאם אין הסדרה אמיתית של הדבר הזה, כל מה שאנחנו מדברים עליו הוא פיקציה והמדינה תשקיע ערמות של כסף,

אם אין הקבלה לסקטור הפרטי גם , אז הכול לא שווה. השלטון המקומי, מיכל מנקס, בבקשה. בוקר טוב, תודה רבה. אני רוצה להצטרף לברכות משום מדובר פה במהפך, מדובר פה בתהליך שהחל, לפני למעלה משנה וממשיך. אני מבקשת לחדד מספר דברים. בסוף, אנחנו עובדים בשיתופי פעולה, עם משרד החינוך, על כל הנושאים, המעונות נמצאים בגוש/חלקה, ביישוב נתון, כמו שהמפעילים גרים בדרך כלל ברשות מקומית וגם ההורים והילדים שצריכים את השירות הזה, כך שבראי משקפיי ראש הרשות, גם את השירות הזה לילדים, רוצה ראש הרשות, לספק לתושביו, בוודאי כמו רבים שיושבים כאן, אלא שככול שזה כרגע מנהל, לא ניתן לתכלל את זה, בראייה רשותית, רוצה ראש הרשות, לתת מענה לכל ההורים העובדים שבעצם, נדרשים לפתרון הזה ולא יכול,

לא רק בגלל שאין מבנים, שמחתי לשמוע על תוכנית הבינוי ואני בטוחה וככה, הנהנתי כשהשר דיבר וראה את ההנהון שלי, משום שהמסר שלנו, אין היום תשתיות, אנחנו הראשונים שרוצים לבנות, בין אם נפעיל את זה בעצמנו, בין אם נקצה את המבנה, אבל אין ספק שאנחנו צריכים את זה, אלא שהרשות המקומית רוצה גם לוודא שלא רק שהיא בנתה, אלא שהיא יודעת לרשום ולשבץ את הילדים שלה, כפי שעושה את זה, לאורך כל מערכת החינוך, אלא שאני לא יודעת, אם פה כל הקהל יודע, הרישום למעונות היום הוא באתר אינטרנט ארצי של השלטון המרכזי שהיום, אמון עליו שר העבודה ואני רוצה רגע להסביר, אני לא רוצה את התקציבים שיש לשר, אני לרגע לא רוצה לעמוד במקומו, או אנשי הצוות של המשרד ולהיות זו שנותנת את ההנחות להורים שהרי מדובר בתקציב של למעלה ממיליארד שקל, שיש ברשותו, לצורך מתן הסבסוד להורים. אבל כן אני רוצה, להיות יכולה, לבנות, או בוא נאמר, בוא נראה את הרוח החדשה, מה שנקרא, בתקציב שאושר, רוצה רשות איקס לבנות את המבנים, נמצאה זכאית ומצאו שיש צורך,

תפרסם מכרז למפעיל מטעמה, או אפילו תקצה את זה לגוף שרוצה להפעיל, תרשום את הילדים, תשבץ אותם וכך היא תוכל לראות בראייה כוללת, לא רק את המעונות המפוקחים, משום שכמו שנאמר כאן, על ידי חברי הכנסת, כל מעונות היום והמשפחתונים, נמצאים ברשות המקומית ואני ברשות המקומית, לא יכולה לשאול את ההורה, גם לא רוצה, תגיד, באיזה מעון הילד שלך? או לאיזה מעון אתה רוצה לדבר איתי? אה, לא מפוקח, לא עסק שלי. לא עולה על הדעת שזה הסיפור ולכן צריך לתכלל את הכול, בראייה מערכתית. אז אני רוצה לסכם, שחלילה לא יתפרשו דבריי לא נכון, יש הרבה עבודה, שכר המטפלות, צריך שמישהו יהיה האבא והאמא שלהם, יש להם הרבה מאוד מעסיקים וזה גם יעלה על סדר היום. סיפור הבינוי, רישום התלמידים ושיבוצם. אנחנו נכונים למעשה - - - תקינה ועוד. בוודאי, אנחנו נכונים למעשה, יש לנו סבלנות, אבל חייבים לעשות את זה ומהר.

אני רק רוצה לומר באמת, שאני חושב שבאמת, הגיע הזמן שהסיפור הזה, לא יהיה מפוצל בשלוש משרדי ממשלה, אני חושב שיש פה בזבוז משאבים, גם ברמת הפיקוח, גם ברמה הפדגוגית והכשרות. הנושא חייב להיות תחת קורת גג אחת ומבחינתי, צריכה להיות משרד החינוך. היו לי המון שיחות עם השרים הנוספים, אני חושב שהמהלך, גם מבחינתם וגם מבחינת שר החינוך, הוא שהכול יהיה תחת משרד החינוך, יש פה איזשהו תהליך ואני מקווה שבקדנציה הזאת,

נוכל לברך, גם על ההעברה המלאה של כל הסיפור הזה של מעונות היום, למשרד החינוך וגם לעלות את התקציבים ולדאוג, לא רק ברמה התקציבית, פר מה שהורה צריך לשלם, אבל גם ברמה הפדגוגית, ברמת התקינה, ברמת הבטחות של הילדים שלנו, בסוף - - - במשרד החינוך - - - אני אומר,

הרישום נמצא תחת העבודה והרווחה, חלק מהפיקוח נמצא תחת משרד החינוך,

כל הסיפור הזה - - - אבל יש לזה רציונל אדוני, צריך לא להתעלם, גם מהרציונל הזה, אז אם יורשה לי להגיב, גם על זה וגם בכלל, אני אשמח לעשות את זה. תיכף, אבל אני אתן לך לדבר. הגנים ברמה אחרת, מנכ"לית לוסי חדידה, בבקשה. תודה רבה. כעיקרון, אני אומרת כשנקודת הפתיחה, יוצאת כבשורה לציבור ההורים והיא נטו, מתייחסת למעונות הסמל, זה שם את הגנים הפרטיים, בנקודה הכי נחותה ובזמן שאול, כשלא מתקבל על הדעת, גם מבחינת צוות כוח אדם, אני אומרת שברגע שיוצאים לבשורה לעם, כל עוד אנחנו מהווים שמונים אחוז שנותנים שירות ובאמת, שירות שלא יסולא בפז, זאת אומרת, יש בקרבנו גנים מאד מאוד טובים. ואנחנו מברכים על כך. אז אני רוצה לראות את המדינה, לוקחת אחריות ויוצאת באותה בשורה, הגנים הפרטיים זה אומר, כמו שהם נתנו נקודות זיכוי להורים שיהוו את אותו רעיון, נקודות זיכוי לצוותים שנשארים ועובדים בגן, זה לתת את זה, יש הרבה דרכים, איך להגיע לעובד, כמו טופס דיגיטלי שהעובד ממלא והוא מצרף את תלושי המשכורת שלו והוא מקבל את זה ישירות. אנחנו לא צריכים גם להוות איזה צינור, שכמו שאתם אומרים זה יכול אותי להגיע, אולי לא, זה לגבי הצוות כוח אדם שהוא הכי חשוב והוא הבסיס,

אבן היסוד במסגרת חינוך פרטית. מעבר לכך, יש כאן מסגרות שבאמת, עובדות ימים כלילות כדי לעמוד תחת הרגולציה שהעלויות שלה,

הם לא מעטות, המדינה היא שותפה שלה, רק בחובות, אבל בזכויות היא רחוקה אלף שנות אור ויש כאן נטישה המונית של תחום שאני נתתי דוח מאוד מפורט, לגורמים שלכם, יוסף, לגורמים שלכם שמפורט לפי מספר באמת, שם גן, מיקום, כמות ילדים שפשוט נשארו ללא מענה והרשימה ארוכה, אפילו מלהקריא אותה. אז אני אומרת שבאמת, המדינה צריכה לקחת את מלא האחריות ולא רק בלהגיד, אוקי, סמוטריץ כבוד השר, אמר, אני לא רוצה להעלים את הגנים הפרטיים, אבל בכל הדרך שהוא הציג לציבור, זה הדרך להעלמה היא ממש קצרה וצריך גם לתת כלים, איך לא להעלים ולא רק לצאת בדבר הזה, כמו שכבוד השר כרגע אמר, שמבחינתו שההורים ישלמו יותר זה לא הפתרון שמדינת ישראל צריכה לתת לדור העתיד ולמינוף גישות חינוך ייחודיות שנמצאות ומושרשות לדור העתיד שלנו, בגנים הפרטיים. אז אם כבר אומרים משפט, לסיים אותו בצורה מאוד מציאותית וריאלית בשטח ולא לתת משפט שההורים ישלמו, כי זה לא הפתרון שמדינת ישראל צריכה שהיא דואגת לדור העתיד שלה ובסדר עדיפות, אז בינוי הוא אולי אחר כך, אבל השקעה בחינוך שזה מהות משרד החינוך ומהות באמת, כל מה שאנחנו עושים פה בוועדה ועוד וועדה זה קודם כל, להשקיע בחינוך, מעבר לבינוי ולכל התפאורה הזאת. אז אני רוצה באמת, לצאת מפה בדרישה שדי, שברגע שיוצאים באמת, עם בשורה לציבור, שיהיה בד-בבד, בשורה גם לסקטור הפרטי שאנחנו נמצאים פה. תודה רבה. תודה רבה לוסי. הפורום המסגרות לגיל הרך, דנית ברביבאי,

בבקשה. אז בוקר טוב לכולם, בוקר טוב, אדוני יו"ר הוועדה ומכובדי. אני אצרף פה לברכות על תחילת תהליך של שימור המטפלות במעונות היום. כידוע, סוכם על מענק של 8,500 שיחולק בארבע פעימות, מטפלות במעונות היום והמשמעות היא שזה יוכל לסייע לשמר את כוח האדם הקיים. מרבית הסיכויים שזה יסייע, אבל אני רוצה - - - מעונות הסמל, חשוב לציין. אני מדברת על מעונות הסמל. הנושא הובהר ואמרנו, אנחנו מטפלים, גם בסיפור הזה של משפחתונים.

זה לא רק משפחתונים, רגע, סליחה הגנים הפרטיים.

זה לא קשור למשפחתונים, כי מה עשו פה בעצם? את מה שאנחנו עשינו של לאחד את כולם תחת קורת גג אחת וכולם מפוקחים,

אמר השר, המעונות המפוקחים הם, כל המעונות במדינת ישראל מפוקחים ושוב פעם החזירו אחורה ופירקו, עשו הבחנה מאוד מאוד ברורה, בין מעונות הסמל, למעונות הרגילים ובעייני זה פשוט לזרוק את התינוק עם המים. אז רגע מהבחנה באמת, ממעונות הסמל,

אז נכון ש-8,500 שקלים יסיעו לנו, כן לשמר אולי את כוח האדם הנוכחי, אבל אני רוצה רגע לדבר על המחסור במטפלות הקיימות שכידוע קיימות אצלנו, בכל אופן כ-3,000 מטפלות וכדי לשמר אותן, אנחנו צריכים, מעבר לתקציב, צריך לבנות פה תוכנית לאומית שתכשיר מטפלות, החל ממגמות בבתי ספר, דרך שירות לאומי, דרך קולות קוראים, אנחנו חייבים כוח אדם. עכשיו אני כן מרשה לעצמי לדבר, גם עבור המסגרות הפרטיות, גם המסגרות הפרטיות יש את המשבר של המחסור בכוח אדם ועל כן, חייבת להתגבש פה, כבר אתמול, תוכנית לאומית, להכשרת כוח אדם ומציאת פתרונות שהם יישומיים. תודה רבה. תודה רבה, משרד החינוך, אתם רוצים להמשיך תת לארגונים, או שאתם רוצים כבר להתייחס? אז בבקשה. חשוב לנו לייצג גם את המעונות המפוקחים שלא נתן לנו שום אפשרות לדבר. אני אתן, אני אתן,

אז אנחנו, כמו שהשר ביקש, נציג ממש בקצרה את התכנים הפדגוגים ומה שצריך עוד אנחנו נענה גם על השאלות שפה שאלו. כן, אני רוצה להצטרף לברכות, אנחנו באמת, עובדים פה בשיתופי פעולה וזה מקום להגיד תודה לכל ההתגייסות של השותפים שיושבים פה, מסביב לשולחן, הרשויות, המכללות,

הבעלויות, משרדי ממשלה, זה לא מובן מאליו ואני חושבת שכתוצאה מכך אז יש לנו באמת, בשנה וחצי האחרונות, הישגים יפים,

ברמת התפיסה, שאנחנו מדברים עם תפיסה של חינוך-טיפול ולא רק טיפול, זה מהלך תפיסתי שמדבר, כמו שדיבר חבר הכנסת קינלי, על כך שיש חשיבות למענים מותאמים לאלף הימים הראשונים של הילדים במעון, חשיבות מאוד מאוד גדולה, להתפתחות שלהם ולעתיד שלהם. יש לנו עוד הישגים, כמו תקן מנהל לידה עד שלוש ברשויות ובשפ"חים יש לנו מענים מיידיים ושילשנו יותר ממה שהיה, את הפיקוח בשטח ואנחנו נמשיך. אנחנו בשלב של מיסוד הנתונים, מאגר נתונים שלא היה קודם והוא נדרש כתפיסה כוללת שכולם דיברו עליה וכמובן, הנושא של שינוי התקינה וככה, אני ממש בקצרה אעבור על המצגת הזאתי כדי שתראו את הנתונים הכלליים ואז ניכנס לדברים.

אם בתשפ"ג הוקצו 200 מיליון ₪, אנחנו כבר מדברים על 400 מיליון ₪ בסך הכול תוספת של חמישים תיקני פיקוח שזה באמת, בשורה גדולה. מבחינת הנתונים הכלליים, אלו הנתונים שכרגע של מעונות היום, הוספנו את הנושא של הייעוץ ומחוזות שלא היה קודם, הוספנו ליווי רשותי, קצת ממה שמתייחס למה שמיכל אמרה, אנחנו מבינים את הצורך בעירייה רשותית, אנחנו גם יושבים בישיבות משותפות, עם השלטון המקומי כל הזמן, כדי להתיר את החסמים, זה היה אחד מההמלצות ואנחנו מיישמים אותם ומבחינת תיקני הפיקוח, אם התחלנו עם 22 תקנים בסך הכול, בהתחלה שהגיעו אלינו, אנחנו נמצאים עכשיו קרוב ל-80 תיקני פיקוח ובקרה, שמדבר גם על פיקוח של חינוך-טיפול, גם על רכזות החינוך הטיפולי, גם על הקב"טים, גם על יועצי הבטיחות, אנחנו מנסים לתת פה מעטפת שלה וזאת רק ההתחלה. אנחנו כמובן, אם בתשפ"ד, אנחנו נמשיך ונעבה את מערך הפיקוח, יש לנו חמישים תקנים נוספים שישמשו לכל הדברים שאנחנו, לחלומות הגדולים שלנו ויש לנו חלומות גדולים וטוב שכך. לגבי הרישוי, דמי הרישוי, אנחנו מדברים באמת, על המעונות עם הרישוי, דיברו על זה הרבה, המהלך של רישוי מעונות היום היה, הוא באמת גיים צ'יינגר, אנחנו עובדים מאוד מאוד בשטח, לתת את הרישוי, אנחנו מגלים דברים שפחות היינו רוצים לראות ודרך העבודה שלנו בשטח, זה באמת לעבור ממעון למעון, לראות את הדברים ורק אז, לתת את האישור שזה שינוי תפיסה, אנחנו מייצרים פה מציאות אחרת לפעוטות שבמדינת ישראל. לגבי שיפור התקינה, אם קודם היה אחד-שש, אנחנו מורידים לאחד-חמש, קודם היה אחד-תשע, אחד-שמונה ומאחד-11, אחד-לעשר. מה שחשוב להגיד שהשיפור בתקינה יהיה במימון המדינה וזאת בשורה מאוד מאוד גדולה, לגבי - - - אני יכולה לשאול שאלה לגבי זה?

כי אני פשוט חייבת לצאת והצוות שלי ימשיך ואז תמשיכו לשאול. לגבי הסיוע הכלכלי לפעוטות, דיבר על זה השר אז אני לא נכנסת לזה, זה דובר בהרחבה. כן, התייחסו פה חברי הכנסת וכאן אנחנו עונים על זה, על הנושא של ההכשרה וכמה חשובה שמטפלת תהיה מטפלת מוכשרת שיש לה את הפדגוגיה, אז חשוב להגיד, אנחנו הגדלנו את היקף ההדרכה, בתקנות היה מדובר על ארבע שעות, אנחנו מדברים על עשר שעות הדרכה חודשית, במימון מלא של המשרד, בכל מעון ומתוכם, שעתיים, מעשר השעות האלו, יוקצו לאיתור הפעוטות שזאת גם בשורה, ככול שהאיתור הוא מוקדם יותר, היכולת שלנו לתת את המענים בשטח היא טובה יותר וגם כמובן, ההגעה שלהם, אנחנו נותנים פה רצף, מלידה עד י"ב וכך הלאה.

נמצאים בכתיבת התורה הפדגוגית לגיל לידה עד שלוש, אם זה מודל פיקוח והדרכה שרואה את הרצף, יש לנו אוגדני הנחיות, יש לנו חומרי ההוראה, הדברים עולים בפורטלים, אנחנו גם בשלב שאנחנו מתרגמים בשפה הערבית, אנחנו גם נותנים מענים גם לחברה הערבית שהיא מאוד מאוד מאוד חשובה, תרבותית,

בתרבות היה פחות הנושא של מעונות היום ואנחנו גם שם בתהליך. דיברתי על מסד הנתונים, אנחנו בונים עכשיו מערך נתונים דיגיטלי שמשרת את כל יחידות המשרד והרשויות, זה שיח משותף שלנו, אנחנו רוצים לראות תמונה כוללת כדי שנוכל לקבל החלטה מושכלת שמבוססת על נתונים, גם בדגש על הרמה הרישומית, גם לנו זה חשוב ואנחנו עכשיו בשלב שאנחנו מתקינים מערכת, כבר קיים, אבל אנחנו בשלב שאנחנו מתקינים מערכת לזיהוי תקלות במצלמות, ראינו שיש מצלמות, אבל אם המצלמה עומדת כאבן שאין לה הופכין ואף אחד לא יודע שהיא לא פועלת ואנחנו מגיעים אחר כך למעון ולא יודעים מה קורה שם, אנחנו בבעיה ולכן אנחנו במערכת, מזהה שיש בעיה במצלמות ואז ברגע שיש זיהוי, אנחנו שולחים את הצוות, מבקש מהמעון לתקן ואנחנו עוקבים אחרי זה וזה כבר אמירה שלנו. רק בנקודה הזאת, אני רוצה לומר שאם היינו נותנים לצוות של המעון, להסתכל, מה קורה עם המצלמות, אולי היו יכולים לזהות את זה גם לפני כן ובסיפור הזה, אני הצטרפתי לאותה הצעת חוק. וועדת שרים. בסדר, אני מטפל בזה גם. במקום לסמוך על הצוותים החינוכיים, זה לתת להם קביים. חברים, אני לא הבאתי בשביל שכולם יתעוררו, אם אמרתי, כי אני מזהה שהנושא הוא חשוב, אני הבאתי הערה, לא לפתוח דיון. אנחנו מודעים, אנחנו אבל בשלב הזה, יש לנו גם מחויבות לכאן ועכשיו, אני חושבת שזה - - - לא, זה בנוסף, זה משהו מבורך. חשוב מאוד. חברת הכנסת שאשא ביטון אני רוצה לומר שאנחנו נעבוד יחד על הסיפור הזה, נקדם את הצעת החוק הזה גם בוועדת שרים. לא, זה המשרד. בסדר, המשרד יטפל בזה. בסדר, אתה יכול לתת, אנחנו לא חייבים לקחת.

זה המשרד מחבר את זה ואני מקווה שתהיו חייבים כמו שאנחנו החלטנו, אבל אם לא ישנו, אתם תהיו חייבים. אינה, תמשיכי, בבקשה. לגבי הכשרות, אז אנחנו באמת, בעבודה מאוד מאומצת, בנושא של הכשרות לצוותי המעונות. אנחנו בקשר עם המכללות, עם האקדמיה במהלך הזה, היעד שלנו, אני חייבת להגיד, לתשפ"ג היה 7,000 הכשרות וראינו כי טוב וראינו את הצימאון בשטח ואת ההתרגשות, זה היה באמת מרגש עד דמעות. בפועל למדו כבר 12 אלף מטפלות, היעד שלנו לשנת תשפ"ד הוא כבר 15 אלף וכמובן, יש פה בשורה של מענק הכשרה לכל מטפלת שתסיים את הקורס בהצלחה שזה אינסנטיב להיכנס למהלך הזה. מה המענק? 2,500 ₪ לכל מטפלת שתסיים את הקורס בהצלחה, בתום ההכשרה וקורס מחנכת מטפלת מתקדמת, יוביל אותה גם לקבל מענק של 1,500 שקלים. יש פה גם מסלול, רצינו מסלול התקדמות, מסלול קריירה,

יש קורס מקוצר לבעלות וותק. אנחנו רוצים לייצר פה קאדר מאוד מאוד משמעותי של אנשים ונשים שמגויסים ומוכשרים לתהליך הזה וזה בנוסף,

לקורס של עזרה ראשונה, התנהלות בטוחה וכדומה. לגבי השכר, דודי, אתה יכול קצת אולי טיפה להתייחס? אם תרצה, התייחסנו?

בגדול התייחס לזה גם השר, יש במהלך, כולל אם לוקחים בחשבון, גם את הנושא של מענק ההתמדה, יש כאן תוספת של כעשרים אחוז לשכר המטפלות,

זה מאוד משמעותי ואנחנו כפי שהשר התייחס לזה, גם בפורומים אחרים, ימשיך לעקוב ולוודא באמת, שלא ייווצרו פערים, בין השכר שמשולם לסייעות בגני הילדים. נשמח להסבר על העשרים אחוז אדוני היושב ראש.

עוד שני שקפים ואני ממש רצה, אני אעבור על שני דברים שכבר דיברנו. דיברנו על מנהל יחידת לידה ברשויות ועל בינוי ופיתוח דיברנו. כן לגבי עתודות לגיל הרך, אנחנו עכשיו בתוכנית שלראשונה, אנחנו בתוכנית ייחודית שמפתחת מנהיגות שרואה, באמת, מנהגים שזה החזון שלהם, להוביל את החינוך בגיל הרך, לידה עד שלוש. אנחנו ממש השקנו ויש לנו פה מצטרפת, לינור דקל שגם כן בקורס המנהיגות הזה ואנחנו באמת, רוצים לייצר פה שפה שלמה שרואה את הפעוט במרכז. אני חושבת שאלו הדברים המרכזיים שלנו ויש פה את דודי ואת הצוות פה לשאלות נוספות, אם נדרש. תודה רבה. דפנה מאור, משרד העבודה, בבקשה. שלום, צוהריים טובים. אני רציתי להתייחס רק לכמה אמירות שנאמרו כאן, רק כדי לחדד את הדברים. קודם כל, המטפלות במשפחתונים הן מטפלות עצמאיות וצריך להבין את זה, בכל הקשרים שנוגעים, מעבר למה שאנחנו מנסים לעשות בהכשרה, כדאי להכיר את זה. אנחנו כן במכרז החדש שמכינים בימים אלה למפעילים, גם עובדים על ההרחבה של הנושא הזה, אבל זה לא יהיה ברמה של תשלום על הכשרה, או משהו בסגנון הזה. הנושא שדובר פה על ידי שר העבודה הוא בהחלט על שולחננו, אני מקווה שנוכל להיות אנשי בשורה. כן חשוב לי לומר, יחס המטפלות ילדים במשפחתונים המפוקחים הוא היחס ששואפים אליו, בחלק מהמעונות, כפי שהוצג כאן על ידי משרד החינוך, אבל אנחנו עובדים היום, ביחס של אחד לחמישה ילדים וגם את זה, פשוט צריך לדעת, בכל הגילאים, דרך אגב, ללא קשר לגיל. ואני כן רוצה להתייחס במילה, למה שנאמר כאן לעניין הרישום, הרישום שנעשה על ידי משרד העבודה, נעשה תוך הקפדה על מה שנקרא, סדר קבלת ילדים, כשהרציונל הוא באמת, לתת העדפה להורים שממצים את כושר השתכרותם, כפי שנקבע בסדר קבלת ילדים. הנושא הזה של רשות והרצון של הרשות, לקבוע מי יהיו הילדים, או שזה יהיה על ידי הרישום במעונות, אנחנו ראינו מה קרה, אני יכולה להגיד לכם, שגם היום, כשאנחנו נותנים למעונות, את היכולת להוסיף, מה שאנחנו קוראים, עשרה אחוז סרקי ארגון, אז אנחנו רואים שהשיקולים הם שיקולים שונים ומשונים - - - צר לי שאני קוטעת אותך, עברו הימים שהמדינה יודעת, מירושלים, מה טוב לתושב במודיעין, בבאר שבע ובנתיבות. אני לא מתכוונת להתווכח כאן.

אבל הפטרוניות הזאת, 'אנחנו ראינו מה קרה' - - - רגע,

אנחנו הרשויות המקומיות, מכירים את התושבים ויודעים מה הם צריכים - - - עם כל הכבוד,

לא נכנסת לזה, אבל לא יכול להיות - - - אני מבקשת שתתני לי לסיים, התחלתי לומר - - - לא מתאים לך.

תאמיני לי בוועדה הזאת, עברו את הגבולות הרבה פעמים ואני בכל זאת - - - התושב לא מכיר את משרד העבודה, הוא גם לא מכיר את הסובבים, הוא בא לראש העיר ודורש מעון וראש העיר, לא יכול לתת לו את המעון, כי הוא לא בשיקולים של המדינה. שנייה, בבקשה דפנה. אני רק אומר, בהקשר הזה, האחיזה הזו ונועה שמעה את התשובה הזו ממני, גם באופן ישיר, האחיזה הזו, שהרשויות בונות, הרשויות בונות מהכסף שהן מקבלות מהשלטון המרכזי, זה לא - - - תבנו אתם, תבנו אתם.

אבל אני אומרת שוב, שנייה, הוויכוח הוא לא ביני ובינך.

מאה אחוז. הרשויות בונות מתקציב שנותנת המדינה והמדינה היא גם זו,

אפשר לבוא ולהגיד לנו, צריך לשנות את סדר קבלת הילדים, נועה ואני ישבנו וניסינו לייצר מענים, לפחות בחלק מהתיעדוף, הוא לא יכול להיות תיעדוף ראשון, אין מה לעשות וצריך גם את זה לקחת בחשבון ואנחנו, ככול שאנחנו נוכל כמובן, אני מבינה את הדברים שנאמרים פה, על הפיצול, בין משרדים שלא תהיה פה אי הבנה, ברמת הפדגוגיה, בוודאי ובוודאי, אבל יש פה סדרי עדיפויות אחרים וגם אותם צריך לקחת בחשבון וצריך למצוא להם מקום.

יכול להיות שהאחריות הכללית, יכולה להיות במשרד החינוך ולהקים איזושהי וועדה משותפת, של משרד העבודה ומשרד החינוך והשילטון המקומי, כדי באמת, למצוא את הנוסחה הנכונה, שיימצא הפתרון והיעד ויהיה לנו איזשהו, גם יעדים וגם ממדים, איך למדוד ולהחליט בסוף, מה ההורה ומה סדר העדפה בקבלת. אבל יש הבדל, בין הצורך של ההורה למסגרת, הרי אנחנו בתפיסת העולם, אני חושבת שהשתנתה, פעם תפיסת העולם הייתה, אנחנו רוצים מסגרות לאימהות עובדות כדי לעודד עבודה, היום אנחנו מסתכלים על הילד ונאמר פה כבר ממחקרים ואנחנו יודעים את זה כבר, שילד שנמצא במסגרת מקצועית ומפוקחת ומסודרת, מתפתח

פוטנציאל ההשתכרות - - - לא במדינת ישראל. אוקי, אז על הירח. פוטנציאל ההשתכרות שלו והעמידה האיתנה כאזרח היא גדולה. עכשיו יש הבדל - - - זה נפלא שיש מקום לכולם. אז מייצרים, הרעיון הוא שיהיו כמה שיותר מסגרות, שבעה פעוטות ומעלה, שיהיה יותר מאיש צוות אחד. בדיוק, מי שיקבל - - - על זה אין וויכוח. לא, על זה יש וויכוח - - - הוויכוח ברור. אני מבקשת להפריד, בין הזכות, או בעצם, חובת המדינה, לספק מענה לילדים מגילאי לידה, לבין הזכות, או היכולת, או הצורך של המדינה, לסבסד למי שאין ידו משגת, זה שני דברים שונים. נכון. ולכן, יש להבדיל. זה לא קשור, סדר קבלת ילדים, לא קשור לסבסוד, חשוב לי מאוד להדגיש. חבר הכנסת אפשר לדבר מהשטח.

חברים - - - אנחנו מדברים ארגונים, אבל יש גם מנהלות פעוטון שבאו לספר קצת את תחושות השטח - - - אני אתן לך, אבל לצערי לא נרשם. נרשמתי, מנהלת פעוטון מהשטח שבאה להגיד את המצוקה שלנו, כי אתם יכולים לדבר גבוהה גבוהה. מה שמך? שני מיטשל. אצלי את לא רשומה, אני אתן לך לדבר, היה בתכנון שלי לתת לך לדבר,

תודה רבה. ואני מוגבל בזמן גם. יקותיאל משי, עמותת 121, כן, בבקשה.

אני באתי בעיקר כדי להגיד תודה לכמה אנשים סביב השולחן ולשאול בסיומה שאלה אחת, אז תודה לך אדוני היושב ראש על הוועדה. אני רוצה להגיד תודה, אולי שוכחים מי התחיל את הכול, אז השרה לשעבר, יפעת שאשא ביטון, תודה לך על מהלך היסטורי, אנשים שוכחים מאיפה זה התחיל, אני שמונה שנים עבדתי במשרדי ממשלה ואני יודע, כמה זמן לוקח לעשות מכרז, קול קורא, לקניית שעון מיקי מאוס, לוקח שמונה חודשים, אז אני יודע, שנתיים, להוביל מהלך כזה, באמת תודה. כמובן, לצוות פה. כמובן, תודה לצוות של משרד החינוך, אינה זלצמן, אורנה פז,

שחיות את השטח ומכירות כל פרט וכל דבר והייתי בוועדה שבוע שעבר ואחד מחברי הכנסת אמר שהתוכנית שהוצגה, על ידי ראש הממשלה, זה הייתה יותר מסיבת עיתונאים מאשר תוכנית ואני חולק,

אמרתי גם את דעתי בוועדה. זו תוכנית מקצועית שישבו עליה דודי מזרחי והצוות ומשרד האוצר ובאמת, תודה לכולם והשאלה שאני רוצה לשאול ואני עדיין לא קיבלתי תשובה עליה, דיברו על העלאת שכר המחנכות,

ששכחו את מעונות היום וזה כבר עלה פה, אני לא אחזור על זה. בכמה כסף, או אחוזים, יעלה שכר המחנכת במעונות הסמל, אף אחד לא יודע לתת לי תשובה. נראה לי ששמענו מדודי שמדובר בעשרים אחוז.

אין עשרים אחוז ואני אסביר,

אדוני היושב ראש. וועדת המחירים קבעה שצריך לעלות את השכר והיא קבעה בכמה, רק זה המלצה ולא פיקוח, אף אחד לא יודע, בסופו של דבר,

גם המענק, זה ישירות למחנכת? זה עובר דרך המפעיל? כמה גוזרים? עלות מעביד? אני לא יודע כמה, בסופו של דבר, אני יכול לזרוק מספר, חמישים שקל תקבל כל מטפלת. דודי, אתה יכול להתייחס לזה? וגם להגיד לנו מה הכלים לפיקוח שיש למשרד על הנושא הזה? רגע - - - שאלת שאלה, לא, אין לי זמן, משי. אני אמרתי חמישים שקלים, שמישהו יסתור אותי. דודי,

אם אתה יכול להתייחס לזה ולהגיד לנו, מה הכלים לפיקוח שיש למשרד, סביב הנושא הזה. יוסף, גם את המדריכות תוסיף לשאלה הזו, זה חשוב. איזה מדריכות? המדריכות, המדריכות הפדגוגיות שצריכות להדריך את המטפלות.

למעשה, החלטת וועדת המחירים היא שהמחיר הממוצע שאנחנו רוצים לראות בכל מעון יום, מעון סמל, המחיר הממוצע, לא יכול לפחות מהתקציב, או מהעלות של, אני מעגל כרגע את הסכום, כ-120 אלף שקלים לשנה, עלות ברוטו, עלות מעסיק ובנוסף לזה,

ההתמדה, מענק ההתמדה הוא מעבר לזה. עכשיו לגבי הפיקוח שזה אגב, שווה ערך ושקול, ה-120 אלף שקול, זה בסביבות 9,600 שקל ברוטו לחודש, בערך, כולל עלות מלאה, כאשר מענק ההתמדה הוא מעבר לזה ובנוסף, התחייבות שלנו ושל משרד האוצר שאנחנו נערוך ניטור של שכר מטפלות, ביחס לשכר הסייעות, בעקבות ההסכם שמתגבש בגני הילדים. התמריץ הזה מקבל, פעם בשנה? אחרי השנה?

למה אני שואל דודי? כי בנאדם, לצורך העניין, היא תקבל את המענק והיא תעזוב. נכון, זה בארבע פעימות.

אני יודע מה אני שואל ואיך אני מנהל את הדיון. רגע, על השכר הקבוע רק 9,600 שקל? לחודש עלות? עלות שכר? יש כאן שני רכיבים, יש כאן ולא בכדי,

זה מפורק לשניים, יש את מענק ההתמדה ויש את התוספת לבסיס, אנחנו לא יודעים להגיד אחד לאחד, מה הגובה, מה האחוז של העלאת השכר בגני הילדים, יש שם עדיין ניואנסים של ההסכם. אנחנו מחויבים לעיקרון הזה. נועה תיכף תתייחס רגע לגבי מענק ההתמדה,

לדבר על הנושא של הבקרה.

צריך להגיד את זה פה על השולחן, לא הייתה בקרה בכלל, אנחנו פעם ראשונה - - - לכן שאלתי. פעם ראשונה אנחנו נכנסים לזה - - - יוסי, רק שאלה קטנה, עזוב את המענקים רגע, השכר החודשי,

כמה עלות שכר? השכר החודשי הממוצע, כולל עלות מעסיק, הממוצע במעון, צריך להיות באזור 9,600 שקל - - - אתם מתפללים לזה אתה מתכוון. זה מה שמופיע בוועדת המחירים, עכשיו אנחנו מדברים על ממוצע, זאת אומרת זה יכול להיות שתהיה שם מטפלת עם שכר,

יש להם גם ויצו וכו' ויש כאן גורמים נציגים, יש להם גם הסכמים קיבוציים ויש דרגות שונות, אנחנו מדברים על ממוצע. היום צריך להגיד - - - הדרגות ניתנות לפי הוותק?

זאת אומרת אחרי ניכוי עלות מעביד, אתה נשאר על שבע פלוס ברוטו. תלוי, כל אחד בהתאם וזה לא כולל מענק ההתמדה. יש לזה פתרון מאוד קל, להכניס את זה למכרז, או לחוזה התקשרות של המדינה עם המפעילים, להכניס ולחייב אותם, לשלם את השכר הזה.

אני צריך להבין, השכר הזה,

או שזה מה שקורה בפועל? אנחנו מדברים על שכר מינימום. יש לנו כרגע המלצת וועדת מחירים שהשרים יאמצו אותה, שעל בסיס ההמלצה הזאת, נקבע המחיר המפוקח. עד היום, ברשותך, אני רגע רוצה להסביר, כי מי שלא בקיא בפרטים, זה מאוד זה. עד היום, וועדת המחירים, קבע סל, העבירה לצורך העניין, את הסבסוד להורים, אבל לא היה שום פיקוח על השכר של המטפלות, לא היה שום פיקוח. אנחנו נכניס אלמנט של פיקוח ואנחנו רוצים לוודא שהתוספת הזאת המצטברת שהיא מגיעה ל-800-900 מיליון שקל, הרבה כסף שמיודע, בסופו של דבר, לשכר המטפלות, באמת יגיע לייעדו. אנחנו נציג כאן, שאל היושב ראש, אנחנו נציג כאן תוכנית לגבי הנושא, הנושא מורכב, אין פתרון קסם, אנחנו נציג כאן תוכנית, כאן בוועדה, זה לפתחנו. נועה, את רוצה לדבר על נושא ההתמדה? גם התקינה זה סיפור ש- בסדר, אני אמרתי שהסיפור של התקינה, ננהל על זה דיון בנפרד, על הסיפור של התקינה. התקינה אמורה להתכנס החל מיוני הקרוב, אבל אנחנו - - - גם אני שאלתי למה. אנחנו מודעים לזה שמשבר כוח האדם הוא עדיין מאוד גדול וחסרים עובדים. אנחנו לא רוצים לגרום למעון יום עם סמל, לעבור על החוק, על ידי זה שאנחנו מכריחים אותו לשים תקינה גבוהה והוא לא מצליח למצוא את העובדות. מה הצפי שלנו? אנחנו מקווים שתוך שנה-שנתיים, אנחנו - - - לא יהיו מטפלות, הן נוטשות בגלל התקינה והתפוסה. המטפלות עובדות היום עבודת עבדים, הן לא רק עובדות עם שישה ילדים, הן גם מנקות ושוטפות את הרצפה והכול בשכר רעב, הן לא נשארות היום, הן לא יהיו עוד שנתיים. [כולם מתפרצים] חברים, אתם לא מבינים, אתם צועקים, לא החברים שומעים אותכם ולא הפרוטוקול, כאילו מדברים לאוויר, לרשום על הקרח. המטרה היא ליצור תמריץ, לאותם ארגונים מפעילים, למצוא את התקינה המשופרת ובעצם, על כל תקן שהם יעמדו בו, המדינה תממן אותו, ככה ש- אז אני מציע שתביאו את התקנות לוועדה ונעשה גם איזושהי הוראת מעבר ולפי זה, אנחנו נקבע מתי באמת, להעלות את התקינה. יש תקנות חוק הפיקוח שהיו אמורים ליישם את זה כבר ממזמן, אפרופו התפוסה.

חברים בקצרה רגע, אבל לא קיבלנו תשובה. חברים, בבקשה. אם אין תשובה, לפחות שייכנס לפרוטוקול. דודי נתן את התשובה שהוא נתן, שנייה - - - התשובה היא המלצה ולא לפיקוח. אבל זה מה שהוא אמר והוא אמר שהם עובדים על זה בשביל להוביל את זה לפיקוח, כרגע זה בגדר המלצה. כרגע לא יישארו לנו מטפלות, אנחנו סוגרים את המעונות בספטמבר, אין לנו עובדות בספטמבר, עד שתמצאו את הפתרונות הנכונים, אנחנו סוגרים את המעונות, אין לנו מטפלות היום, אני לא יודעת איך אני פותחת מחר. לכן המשרד, אני חושב שדודי אמר בצורה הכי מפורשת - - אבל בסוף, זה פתרונות לעוד שנתיים, אנחנו מחר סוגרים את המעון, אין לנו עובדות.

אני מכבד אותך מאוד, אבל לימד אותי אדם זקן, זה שאת צועקת זה לא אומר שאני אבין אותך יותר טוב.

אבל אנחנו שומעים הרבה המלצות והמון פתרונות אבל לא מעשיים. אני שמעתי, היו פה מספר דיונים ואני אומר, מה שדודי אומר ותאמיני לי כשדודי אומר משהו, הוא עומד מאחורי המילה שלו. המשרד אומר שהשרים ייקחו את ההמלצה של וועדת המחירים ועם זה, אנחנו נבנה איזשהו מערך של פיקוח ואנחנו נביא את זה כדי שהגננות בסוף, הן יקבלו את זה בצורה מבוקרת.

אבל מחר, בספטמבר שאני פותחת את השנה, אני צריכה לתת משהו למטפלות שיסכימו להישאר אצלי, הן נוטשות אותנו. אני אשתדל שזה ייכנס לתוקף בספטמבר. בספטמבר ולא מענק בסוף השנה, מענק בסוף השנה,

אז אני רק אענה לה, כי לא הגענו לזה, יש תמריץ של 8,300 שקל שהוא מיועד למחנכות, מטפלות, למבשלות ולמנהלות המעון, התמריץ יינתן החל מיוני הקרוב, בשתי פעימות, ב-15 לחודש, במטרה כדי לשמר ולגייס עובדות חדשות. יוני הקרוב, את מתכוונת?

אנחנו נותנים את הפעימה הראשונה שהיא נספרת מיוני, לאחר חצי שנה ונותנים את הפעימה השנייה שהיא הגדולה מבין השתיים, לאחר 15 חודש.

בנוסף ל-8,300, אם את תגייסי מישהי חדשה שתבוא לעבוד ותצא ללמוד באותו זמן, היא תקבל עוד 2,500 שקל מענק. זה לא מה שמשמר אותן בסוף, זה לא עוזר לי להביא אותם. אלו התמריצים כדי לגייס צוותים חדשים. חברים, אני חושב שהיא אמרה את הדברים כהווייתם, אתם יכולים לא להסכים וזה בסדר ואנחנו נוביל דיונים נוספים, גם על הנושא הזה. אני מבין את הרגישויות, יש פה איזשהו תהליך, אני חושב - - - אנחנו צועקות הצילו, יש מאחורינו צוות של מטפלות שעובדות - - - אני יודע, אבל יחד עם זאת, הוועדה של היום, הביאה איזושהי בשורה ואני חושב ששר העבודה הגיע לפה ואנחנו נציל את ההורים בתוספת 300 שקלים ואנחנו מובילים את המהלך הזה, זה דבר טוב וראוי שיצא מן הוועדה הזאת. להגיד שעכשיו פותרים בוועדה אחת, את כל הבעיות במענות היום והגיל הרך? לא, אני בסוף עם רגליים על הקרקע. חבר הכנסת, עמיחי בוארון

אני אחדד, המענק הוא גם למי שהיום - - - זה לא נותן לי מענה. זה נחמד, הוא לא פותר את הבעיה של המעונות בפועל, אין לי מטפלות למחר, זה לא עוזר לי שבינואר הן יקבלו. גברתי, אני רוצה להוציא אותך החוצה, בבקשה. מה שייקרה, זה שאנחנו מנהלות את המעון - - - אני לא נתתי לך זכות דיבור, אביחי בוארון בבקשה. טוב, חברים, בוקר טוב לכולם. אני אתחיל ברשותכם בסיפור אישי. אמא שלי הייתה כל חייה גננת לגיל הרך, אפס על שלוש, עשרות שנים והיא ראתה בזה שליחות ואנחנו שמים את היהלומים שלנו במעונות האלה וצריכים להתייחס אליהם בהתאם ואני חושב שהתיקון שיכול לצאת מהוועדה, נכון לעכשיו הוא לא יוצא, זה להפוך את המקצוע הזה של מטפלות לגיל הרך, לשליחות, אם לא נהפוך אותו לשליחות, כוח האדם, רק יתחלף, אני לא אומר שהוא פחות, או גבוה,

כיוון שהשכר, לא מכבד את המטפלת,

מדובר בשכר מינימום, גם כשההמלצה היא המלצה טובה, גם כשנותנים מענק חתימה, או מענק גיוס ובסופו של דבר, סוכרייה חד פעמית, אבל קשה מאוד לבסס משק בית, על משכורת כל כך זעומה וגם העובדת יוצאת מתוסכלת ולכן, כדי שיבואו אנשים איכותיים, אנחנו צריכים להאמין בזה פעמיים, גם ברמה הפדגוגית, אבל גם ברמת השכר ולהפוך את הדבר הזה לשליחות ורק ככה. זה לא ייפתר ביום אחד,

זה שינוי תרבותי, זה שינוי של איך החברה, מתייחסת לאפס עד שלוש, האם כאיזשהו מקלט לילד, מאפסנים אותו באיזשהו מקום - - - זה מחסן, זה מחסנים.

הם 35 פעוטות.

אז השאלה, איך אנחנו כחברה וכמדינה, מתייחסים לדבר הזה, או לא ואני חושב, שבראש ובראשונה, כדי שיהיה שכל כולל, גם לדרג בכנסת וגם לדרג המיניסטריאלי וגם להורים וגם למטפלות וגם זה, צריך לכתוב חזון, לכל המערכת הזאת, אליה אנחנו רוצים להגיע, איך אנחנו רואים תוכנית לאומית, אמרה פה החברה, איך אנחנו רואים את הסיפור הזה, זה דבר אחד. ברשותכם, דבר שני קונקרטי, אני רואה שיש 2,240 מעונות יום בעלי סמל, מתוכם 1,307 מוכרים, פועלים ברישיון ועוד 933 מעונות שהגישו בקשה,

בסביבות ה-35-40 אחוז שנמצאים בתהליך - - - זה לא מעודכן, זה נתון לא מדויק.

במעונות יום פרטיים, יש מתוך 2,181, נגיד 2,200, 1,300 ברישיון ועוד קרוב ל-900 בלי רישיון ואני שואל את עצמי, למה אחוזים כל כך גבוהים, נמצאים בתהליך? האם יש איזשהו פקק שצריך לשחרר אותו?

זה לא מדויק, אני מניחה שלא הסתכלת על הנתונים מהמצגת. אני מסתכל על מה שיש לפניי. יש תהליך מול הכיבוי שעדיין לא נגמר ואנחנו מחכים, מעל 36 ילדים יש בירוקרטיה מאוד ממש כבדה. בסדר, בזה אני מטפל מול משרד הפנים. כן, בעוד וועדה. ברמה האישית, לא בוועדה, ברמה האישית, מול משרד הפנים ואנחנו מדברים על זה. לא, בינתיים אז אין רישיון. אני שומע ואני אומר, זה בטיפול שלי, אני תאמיני לי, יודע כל סעיף וכל נושא.

רק שציבור ההורים יידע את זה, כי ההורים חושבים שאין רישיון הפעלה, כי יש משהו בגן.

לא קשור למשהו בגן, יש פה איזשהו משהו בירוקרטי בעייתי.

כן, חברת הכנסת לימור סון.

רוצה לומר שהזעקה שנשמעת פה היא זעקה שכל כך צודקת וכל כך אמיתית וכל כך ממש, אנחנו מדברים פה על שכר עבדים, ממש, כמו שאמר לי פה, חבר הכנסת, אביחי, הוא באמת, אני חושבת שיש פה משהו שהוא באמת, הזעקה שלכם, אנחנו שומעים אותה, היא אמיתית ואנחנו באמת, מנסים להגיע לאיזשהו פתרון, גם יושב ראש הוועדה, אני יודעת שזה נושא שחשוב ויקר לליבו ואני באמת,

גם עם הטענה שאיזשהו סוכרייה שמוכרים רגע לפני, היא לא פתרון שורש לדבר הזה. אני יודעת שגם הכנסת וגם הממשלה, רואה בדבר הזה, באמת, אתם יודעים, אני אומר, אם יש איזשהו כשל היום של המערכת זה פה, זה ביחס שבעיניי הוא מבזה.

מה שפה נעשה, מה שאני שומעת,

איזשהו ניסיון להגיע לתת מענה, אפילו הוא לא מספק, הוא מאוד ראשוני, הוא בהחלט, לא פותר את הזה ולא מעמיד את זה, כמו שחבר הכנסת אביחי דיבר על להגדיר את זה כשליחות, כמעמד של שליחות, שיהיה למטפלות מעמד של שליחות. באמת, אנחנו במקום זה, במשך שנים, המקום הזה זה היה אזור שלא היה נוח להתעסק אתו והלכו וקברו אותו לאט לאט, אבל צריך לזכור זה הילדים שלנו, זה הדור הבא שלנו. ויש עוד נושא וגם המטפלות עצמן, אנחנו להחזיר עטרה ליושנה, במובן שבאמת, להחזיר את החשיבות של הדבר הזה, של מי מגדל את הדור הבא, אלה האנשים והשלבים הראשונים האלה, הם כל כך קריטיים להתפתחות, אי אפשר לדרוש ואני אומרת, הם עומדים מעליהם, עם כזה סד של בדיקה וכשמעמידים אותם בתנאים בלתי אפשריים, במציאות בלתי אפשרית ואני חושבת שאם יש משהו שהוא ביזיון באמת זה הסיפור הזה. אנחנו נעשה באמת, גם הוועדה הזאת, אני שומעת ואולי פעם ראשונה,

איזשהו רצון להגיע להסדיר את המאמץ של המטפלות, בצורה שתהיה מכבדת וגם באמת, לא להעמיד את מנהלות מול מציאויות בלתי אפשריות שגם אם הן צריכות להציע הצעות מבזות ומבישות. אז אני חושבת שמה שקורה פה הניסיון, אני מסכימה איתכם שזה לא פתרון שורש, אבל זה התחלה של משהו. אני תמיד למדו אותי שכשאני רואה מגמה אז אני צריכה ללכת איתה, להגיד תודה על הדבר הזה ולהמשיך הלאה. תודה רבה. שני מיטשל, מנהלת פעוטון בית יתיר בבקשה. תודה רבה. קודם כל, בתור אמא זו בשורה ענקית, אמא לשישה שסוף סוף, מישהו שם לב למצוקה הזאת של אימהות ושל בתים שבאמת, שורדים בשביל להמשיך ללדת ילדים ולשים אותם במסגרות טובות. אז אני מברכת מאוד על ההתחלה הזאת. בתור מנהלת פעוטון,

אני מייצגת אותי ואת ארגון קמה שאני משתייכת אליו, קמה זה קהילת מנהלות אקטיביסטיות, אנחנו 600 מנהלות מכל הארץ שהתאחדנו להגיד שאנחנו, לא שורדות את השנה הזאת אנחנו לא שורדות, אתם מדברים איתי על שנתיים, אני לא שורדת, אני לא מנהלת, אני כרגע מבשלת, אני מטפלת סבב ואני פסיכולוגית להורים שאני סוגרת להם קבוצות, כי אין להם איך לשלם משכנתא, אני לא מנהלת פעוטון, חבר'ה אני לא שורדת את השנה. אני נכנסתי לפני שלושה חודשים לתפקיד, כי מנהלת הפעוטון הקודם עזבה, פשוט עזבה באמצע שנה, אתם אפילו לא מתחילים להבין את גודל המצוקה, כי אנחנו סוגרות את כל החורים כדי שההורים יצליחו ללכת לעבוד. את במעון פרטי, סמל, מה בדיוק? מעון סמל ויש לי שישה ילדים שמחכים להכניס את הילדים שלהם ואני אומרת להם,

אין מטפלת. עכשיו תקשיבו, שכר עבודה של עבדים, מביאה לי מטפלות לא ראויות לפתח המעון. אני כמנהלת שבאה בשליחות לתפקיד, אני עבדתי בהוראה עשר שנים,

אני יכולה ללכת, אבל זאת השליחות שלי, כי הילדים האלו, יהפכו להיות נוער בסיכון שחינכתי עד עכשיו, אם אני לא אשים את עצמי שם. אני לא אקבל מנהלות לא ראויות לפעוטון ולא משנה כמה מבנים תבנו, אני לא אקח על עצמי, מנהלות, אני לפני שבועיים סגרתי קבוצה של מטפלת שראיתי שלא ראויה להיות שם. חבר'ה וההורים האלה, חזרו עם הילדים הביתה והם לא יכולים לצאת לפרנס, האבא נשאר בבית, להחזיק את הילדה, כי האמא יש לה עבודה שכבר התחייבה אליה. אני לא אקח תחתיי, מטפלות שהן לא ראויות ומה שאתם מביאים לפתחי, בתנאים האלו שהמטפלת שלי מתחילה בשמונה בבוקר לעבוד, בשעה שיש לה הפסקה, היא שוטפת את המעון, זה מה שהיא עושה והיא מסיימת בארבע והיא רוצה להגיע לילדים,

אז בבקשה, השינוי צריך להיות עכשיו, עכשיו.

אז אולי אנחנו רגע הבנו שלא הובן, אבל כל התכולה של צו המחירים, מתחיל ביוני 23,

אבל את מבטיחה לי משהו לסוף השנה, המטפלת שלי - - - לא, העלייה בשכר.

מדברים עוד חודש, עלייה בשכר,

שבועיים. עדיין, זה לא מביא לי עובדות. עכשיו, עוד שבועיים ייחתם הצו ומיוני הקרוב, זה היה אמור להיות מתשפ"ד, את צודקת וזה שונה וזה עכשיו נכנס כבר ביוני הקרוב. תודה רבה. יניב בר אור, בבקשה, התאחדות מעונות היום, בקצרה, כי אני צריך לנעול את הדיון. אז אני רוצה רגע שתשימו לב, הדיון הזה מתחלק לשניים, קודם כל, החלק המאוד מאוד יפה שמביא משרד החינוך שבהחלט, יש בו בשורות שחלקן, היינו מאוד מאוד שמחים ורוצים אפילו,

להיות שותפים להם וגם לברך עליהם ויש את החלק השני של אנשי המקצוע מהמגזר הפרטי וגם אני רואה כאן מהמגזר הציבורי, מהמטפלות עצמן שבאים ואומרים שלא מדובר כאן, באיזושהי התחלה טובה, אלא בהתחלה של הסוף, מכיוון שמה שאנחנו בעצם, רואים כאן ואם אנחנו משווים את זה לחוק טרכטנברג, לגילאי שלוש עד שש, כמו שאמר השר בהתחלה וגם אז וגם ביבי ראש הממשלה בא ואמר, היו מי שצקצקו, ידענו להשתיק גם אותם, אבל שוכחים את כל אותם משפחות שבאו ונתנו את היד ואת הכתף ונשאו את הדבר הזה, מתחת לאלונקה ונשאו את החינוך, במשך שנים והשקיעו מאות אלפי שקלים כדי לעמוד בדרישות שהמדינה ביקשה מהם ואחר כך, לקחו להם את הרישיון בגלל שהמדינה בנתה, אז גם עכשיו כאן, באים ואומרים למגזר הפרטי, בואו תממנו למדינה את הזמן שאנחנו צריכים, עד שאנחנו נוכל לסגור אותכם, כי בהצהרה ובכל התוכנית הזאת, שמונים אחוז מהמעונות בעתיד, בחמש שנים, או שבע שנים, או עשר שנים הקרובות, יהפכו להיות מעונות סמל מפוקחים מסובסדים ולא מעונות פרטיים שיישארו רק עשרים אחוז. אז בעצם מופעל איזשהו סטופר שבא ואומר לגנים הפרטיים, אנחנו אוטוטו לא נצטרך אותכם ואוטוטו הדבר הזה בעצם, גורם לאנשים עכשיו, לא לחכות,

אני רק רוצה בקשר למה שאתה אומר, משרד החינוך, מעון פרטי שרוצה מחר להפוך להיות מעון סמל, יוכל? זה המסלול הירוק שעליו אנחנו מדברים, אבל בהחלט, מעונות יום פרטיים שיעמדו בקריטריונים של בטיחות בכדי שהפעוטות, לא יפגעו בשום צורה, זאת המטרה, לאפשר להם להפוך להיות מעונות סמל, בהחלט. אז אני אומר על זה הלוואי, אבל בשביל שהדבר הזה ייקרה, צריכים להתקיים מספר תנאים, הדבר הראשון זה להוריד את כל הדרישות של גודל מטבח וגודל כיתות וכל הדרישות של הגה ובניית ממ"דים יקרים ובניית מטבחים יקרים. הדבר השני זה המחיר המפוקח, אנחנו לא נוכל לעמוד במחיר מפוקח, גם אם יתנו לנו את הארנונה ואת המע"מ,

לא נוכל לעמוד במחיר מפוקח של 2,500 שקל. מעון יום פרטי, לא יכול לתת שירות ב-2,500 שקל, או ב-2,800 שקל,

בטח לא באזור המרכז, המחיר צריך להתעדכן.

שוב הוא צריך להתעדכן, כמו שאמר סמוטריץ' שהוא ביקש לעדכן את זה שוב ובסופו של דבר, אנחנו מבקשים שיסתכלו על המעונות הפרטיים כעל שותפים, כי אם לא יסתכלו על המעונות הפרטיים כעל שותפים,

יסגרו, שתיים, הם יתחילו לעלות מחירים ולפצות על ההפסדים העתידיים שלהם ואם זה מה שרוצים לעשות ובסופו של דבר, לאבד את כל התחום הזה עכשיו וחושבים שמישהו יממן למדינה את הזמן שנדרש כדי לסגור בעוד חמש,

אז סליחה, מישהו כאן טועה וטועה טעות מאוד מאוד גדולה ואנחנו שוב אומרים, אנחנו רוצים להיות שותפים והבעיה הכי גדולה זה שבמדינה,

משפט אחרון. מה שעושים זה שיושבים בדיונים סגורים, קובעים כל מיני דברים, לא מתייעצים עם המגזר הפרטי, לא מתייעצים עם השטח, באים ומציגים איזושהי הצגה, כמו אותו רכיב שבא לפקח על המצלמות, או כמו לבוא ולתת 8,300 שקל מענק התמדה, רק למעונות הסמל, עכשיו שמישהו יסביר לי, מה ההבדל בין מטפלת שנותנת שירות במעון הפרטי, לבין מטפלת במעון סמל, האם הם עושות עבודה אחרת מול הילדים? התשובה היא לא, אבל היא תהיה זכאית למענק התמדה של 8,300 , רק בגלל שהטבח שלה עומד בתנאים. תודה יניב, כן בבקשה. נעים מאוד,

אני שרון זיגדון, מנהלת האגף לגיל הרך ומייצגת פה את ויצ"ו. אני מצטרפת לדעת חבריי, לגבי ה-8,300, גם אנחנו רואים בהם, למרות שאנחנו מחלקים אותם פר חודש, באיזושהי תוספת של 500 שקלים והיא מקבלת את זה בארבע פעימות, אנחנו גם רואים בזה כפלסטר והדבר המרכזי, שני דברים שאני חושבת שהם הדברים המרכזיים שיעשו את השינוי, לפחות לתקופה של הארבעה חודשים, אתם צריכים להבין שהתקופה הזאתי, עכשיו היא התקופה של הנשירה הכי גדולה שלנו, לטובת גנים פרטיים, לטובת גני עירייה וב-15 לחודש, נחתם הסכם הסייעות, אז מבחינתנו, שני הדברים שיעשו פה את אותו שינוי מהותי זה אחד, השוואת שכר המטפלות לשכר הסייעות ולא לרדת מזה, אנחנו לא מכירים שום 20 אחוז ואנחנו לא מכירים שום אחוזים אחרים, הדבר היחידי שאנחנו מכירים בתור ויצו זה 8,300 מענק התמדה, אין שום עליית שכר למטפלות,

אנחנו מדורגים בוועדת המחירים, במקום הכי גבוה והדבר השני ואמרתי אותו גם בישיבה הקודמת ואני חושבת, גם כבוד חבר הכנסת גם אתה אמרת את זה, אם לא ניקח כאומה, כמדינה שלמה, את כל הפתרונות של שירות לאומי, של עבודה מועדפת, של כל הפתרונות האלה ונזרים כרגע לשטח מטפלות, לא נצליח לתת מענה לילדים. אצלנו רשומים כאלפי ילדים יותר משנה קודמת. אני רוצה לפתוח את הכיתות האלה בחזרה, אני רוצה לתת שירות למגזר ככה כמעונות מפוקחים, אבל ללא מטפלות לא נוכל, היא צודקת מאה אחוז. זה מלחמה קיומית שזה הזמן עכשיו. תודה

אני שומע לצערי, לפעמים אני לא יכול לתת לכולם לדבר, אני חושב שנגענו בכלל הנושאים והמשרד התייחס לכלל הנושאים. הוועדה מודה לכלל המשתתפים, תודה רבה שהגעתם להשתתף בדיון. אני רוצה לומר שאני חושב שהנושא הזה של הגיל הרך הוא חשוב ביותר ולכן יש גם לספק למעון, לכל ילד וילדה, בכל חלקי הארץ. הוועדה מברכת את ראש הממשלה על התוכנית שלו לטיפול בגיל הרך, זה צעד נכון, בכיוון הנכון,

יש עוד הרבה דברים לעשות ואנחנו נטפל בזה. הוועדה רשמה לפניה את הודעת שר החינוך שהממשלה תחפש פתרון למשפחות הביניים, נקרא להם ככה, שעדיין לא זכאים לקבלת ההקלות הכספיות. הוועדה רשמה לפניה שמשרד החינוך, יקל על מעונות הפרטיים, לעבור ממעון פרטי, למעון סמל,

יוכל לקבל את הכספיים התוספתיים. הוועדה מבקשת מהממשלה את תוכנית הארצית, להקמת מעונות ילדים, בכל הארץ, אני מדבר על הבינוי. לדעת הוועדה, כדי לקיים את מעונות לגיל הרך, בטיפול הולם, יש להגדיל את שכר המטפלות והתנאים שלהם,

גם על התקינות ואת כל מה שכפוף לכך. לדעת הוועדה יש לדאוג לשכר הולם לצוות המטפלות בכל הגנים, גם באלה שתחת משרד הרווחה והעבודה. מבחינתי מדובר בבזבוז משאבים בזה שמעונות נמצאים בשלוש משרדי ממשלה, חינוך, רווחה ועבודה ולכן, לדעת הוועדה, כולם צריכים להיות תחת משרד החינוך, הוועדה תקיים על זה וועדה משותפת, עם וועדת הבריאות וועדת הרווחה כדי למצוא פתרון לנושא. הוועדה מבקשת ממשרד החינוך, להביא בפניה תקנות ביניים, לפתרון מעמד הגנים, עד יישום כלל התוכנית וכמובן, הוועדה תקיים על כך גם דיון נוסף. אני רק רוצה לומר שלגבי הנושא של גנים לחינוך מיוחד, אני מוביל על זה דיון רחב מאוד מאחורי הקלעים ובעזרת השם, אני מקווה שעוד השבוע יהיה דיון משותף, של וועדת החינוך וועדת הרחבה, זה בנושא הזה, אני נועל את הדיון. הישיבה ננעלה בשעה 12:22.